חברי הכנסת, היום ט"ז בטבת התשע"ט, 24 בדצמבר 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם,

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018, שהחזירה הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 212), התשע"ט 2018, הצעת חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשע"ט 2018. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון מס' 7) (הפסקת חיוב וסליקה בשל עסקאות עם ספק מפר), התשע"ט 2018, של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 9) (פרסום מרשם סרבני גט באינטרנט), התשע"ט 2018, של חברי הכנסת רויטל סויד, איציק שמולי וקארין אלהרר. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/5960/20 וכלה בהצעת חוק פ/5997/20, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, רכז תנועות נוער כעבודה מועדפת), התשע"ט 2018, מאת חברי הכנסת לאה פדידה, רוברט טיבייב, משה מזרחי, נחמן שי,

יוסי יונה, יעל כהן-פארן, יואל חסון, מוסי רז, מיכל רוזין, דב חנין, יעל גרמן, יחיאל חיליק בר, איציק שמולי, רויטל סויד, סתיו שפיר ואילן גילאון,

הח"כים לא חיכו לחקיקה וכבר התפזרו. ברשימה המשותפת לא קשובים לחדשות. כן קשובים, אבל פה,

יפה מאוד. צחוקים, צחוקים, אבל אתם צודקים. חברי הכנסת, אנחנו נצביע על מנת להירשם, כדי שתוכלו להירשם. אני מציע שחבר הכנסת גנאים יפתח את הנאומים היום. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כולנו התבשרנו לפני כשעתיים על הקדמת הבחירות ל-9 באפריל.

שהתירוץ הוא חוק הגיוס, אבל לפי דעתי הסיבה העיקרית היא כתב האישום שהולך ומתקרב בכל התיקים של ראש הממשלה. הממשלה הזאת הייתה צריכה לחלוף מהעולם מזמן בגלל המדיניות האגרסיבית והגזענית כלפי האזרחים הערבים. זו הממשלה הרביעית של נתניהו, והפתגם הערבי אומר (אומר בערבית ומתרגם:) הרביעית היא האחרונה. לגבי הרשימה המשותפת, אנחנו נמשיך ללכת ביחד. נמשיך בפרויקט ובתוכנית שלנו, שאנחנו נהיה מאוחדים ונהיה בשותפות אחת, כי הרשימה המשותפת, לפני כל דבר אחר, היא הישג לחברה הערבית, לאזרחים הערבים, והיא נוצרה רק בשבילם ולטובתם, ולכן היא תמשיך להתקיים. תודה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אני רק מציע שלא נטעה את הציבור. אני לא יודע מי ומאיפה הביא את התאריך של 9 באפריל. לא נקבע עדיין שום תאריך לבחירות. במהלך היום נקיים התייעצויות עם כל הסיעות. גם אתם תוזמנו, ברשותכם, אליי, ונקיים את ההתייעצויות.

חבר הכנסת עמר בר-לב, ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני מברך על ההחלטה לפזר את הכנסת. אין ספק שכנסת ישראל במתכונת הנוכחית, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, בוודאי במה שהיה צפוי לנו בשבועות הקרובים, הפכה מכנסת ישראל לקבוצה של חברי כנסת עם גחמות שונות, כאשר חברי כנסת מהקואליציה מעבירים חוקים הזויים שבשום כנסת קודמת לא היו עוברים, חלקם בשביל לקדם את עצמם בפריימריז. לכן אני מאוד מאוד שמח, הכנסת עדיין לא החליטה, שקרוב לוודאי שהכנסת תחליט לפזר את עצמה ונלך לבחירות. אין לי ספק שמה שקרה היום במפגש של ראשי הקואליציה, שראש הממשלה, בעצם, כרגיל, בחר בדרך הקלה מבחינתו ובמקום להתמודד עם הקשיים שהיו לו בקואליציה ובאמת להעביר חוק גיוס שלדעתו היה נכון, לדעתי היה לא נכון, במקום להתמודד עם זה, הוא בחר בדרך הנוחה לו, בדרך שמשרתת את האינטרסים האישיים שלו, והחליט לפזר את הכנסת. אין לי ספק שנתניהו, כראש ממשלה, זו תהיה הקדנציה האחרונה שלו כראש ממשלה, ואני סומך על אזרחי מדינת ישראל ועל הדמוקרטיה הישראלית שידעו לבחור את המנהיגות הנכונה למדינת ישראל.

תודה, חבר הכנסת עמר בר-לב. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, נבחרנו ברשימה המשותפת כדי לשרת את הציבור שלנו, בראש ובראשונה, ובנוסף, לשרת גם את כלל הציבור.

כחבר כנסת, התחלתי בוועדת הכלכלה ואחר כך בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, יש לי חותם באותן ועדות. מספיק שאתן את הדוגמה של היום בוועדת הכלכלה: הביאו את החוק כדי לתקן ולשנות בעבירות תנועה. באחד הסעיפים דיברו על החרמת רכב למי שעובר ברמזור אדום.

מי שעובר ברמזור אדום, צריך להעניש אותו במלוא החומרה,

כניסיון רצח. אבל להחרים רכב ל-30 יום ולתת את הסמכות לקצין, אני לא רוצה לדבר על שחיתות ואין שחיתות בתוך המשטרה, הרכב יכול להיות של חברה ויכול להיות של בעלים אחרים, והוא לא צריך להיות מוענש. הצלחתי להוריד את הסעיף הזה ולפצל אותו מהחוק. זה אחד הדברים הפשוטים לכאורה, אבל שיכולים להשפיע על הרבה אנשים ועל היום-יום שלהם.

אנחנו נמשיך במשותפת, ונמשיך לשרת את כל הציבור, ובמיוחד את הציבור שלנו.

תודה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. קיצור תולדות הכנסת העשרים. הכנסת העשרים חוקקה את חוק הלאום הגזעני, הפאשיסטי והקולוניאליסטי. נשיאות הכנסת פסלה את חוק מדינת כל אזרחיה, חוק דמוקרטי נאור, צעד אנטי-דמוקרטי שהובל על ידי יושב-ראש הכנסת מר אדלשטיין, וזה ייזכר ויירשם לזכותו כמעשה אנטי-פרלמנטרי ואנטי-דמוקרטי. אני גאה להיות בצד הזה של המשוואה, של שוויון בין כלל האזרחים, של נאורות, של דמוקרטיה אמיתית, מול המחשכים של חוק מדינת כל אזרחיה, שנותן הכשר ופותח את הדלתות בפני גזענות ובפני שלילת זכויות ובפני פאשיזם.

תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בואו נעשה את חשבון הממשלה הזו. שמעתי שנתניהו מאוד גאה בהישגים אבל יודע להזכיר רק את חוק הלאום. איזה ממשלה זאת? ממשלה שבראשה עומד ראש ממשלה שחשוד בשוחד. נגיד את זה שוב: ראש ממשלה שחשוד בשוחד, מתעסק בשחיתויות ובחקירות, ובזירה הפוליטית מקדם הסדרה וסיפוח בצד אחד, לאומנות והסתה בצד שני, אבל לא פותר שום בעיה אמיתית. מחירי הדיור בישראל המשיכו לטפס, הזקנה במסדרון של בית החולים ממשיכה להמתין, המצב בבתי החולים הולך ומחמיר כי תקציב הבריאות סובל מדיאטה רצחנית. אנשים תקועים בפקקים, תקועים אפילו ברכבת, אבל נתניהו את כל הדברים האלה לא רואה, כי מהחלונות הכהים של רכב השרד שלו הוא מרגיש רק את מהירות התנועה כשמפנים לו את הדרך. הממשלה הזאת צריכה ללכת, וכמה שיותר מוקדם יותר טוב. תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, אנחנו ברשימה המשותפת מברכים על הקדמת הבחירות. תמיד הזהרנו מהמדיניות של הממשלה הזו, ממשלה שהעמיקה את הכיבוש, הרחיבה התנחלויות, שזרעה שנאה ופירוד בקרב הציבור בישראל, ממשלה שחוקקה חקיקה גזענית לאורך כל השנים האחרונות, ולאחרונה גם את חקיקת חוק הלאום.

אנחנו שמחים על כך שהממשלה הזו נופלת ואנחנו פונים לציבור בישראל ואומרים שהגיע הזמן להחליף את השלטון. נתניהו רצה החלפת שלטון דמוקרטית, לא דרך המערכת המשפטית, אז זהו הזמן לומר בקול רם שצריך להחליף ממשלה שמביאה את העם בישראל לייאוש ולהמשך העימות עם העם הפלסטיני, בלי שום תקווה לשני העמים. ולכן טוב שמקדימים את הבחירות, וצריך להחליף את הממשלה הזאת בממשלה שתוביל את שני העמים לשלום אמיתי ושלום צודק. תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, דקה שלך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, חוק הגיוס היה אחד הדברים שאנחנו ייחלנו להם, ועשינו הכול כדי שסוף-סוף תהיה הסדרה של חוק הגיוס. ואנחנו במפלגת יש עתיד, למרות ובניגוד לשכר הפוליטי, היינו מוכנים להצביע על חוק ככתבו וכלשונו. ולצערי הגדול, כמו שכל אחד מיושבי הכנסת ודרי הבית הזה יודעים, הסתבר שהפכו את החוק הזה מחוק גיוס לחוק גיוס כספים. וכשאנחנו שומעים את ההתבטאויות, וכשמסתבר שכבר אנשים באוצר קיבלו הוראה להעביר 50 מיליון שקלים כמקדמה לחוק הזה, אז ברור לכולנו שזה חוק, לצערי הגדול, של קומבינות. וצר לי על כך שחוק כזה חשוב הופך להיות למגרש משחקים של תן וקח ושל קומבינות כלכליות. אני שמח על כך שהכנסת מתפזרת ושהממשלה הרעה הזאת הולכת הביתה, ואני מאוד מקווה שנלך כולנו לתהליך של מערכת בחירות הגונות ככל שאנחנו נחליט שהן יהיו הגונות, ומכובדות ושמכבדות את העם הזה, אבל שידע כל אחד מהמאזינים שאנחנו התנגדנו לחוק של קומבינות, אנחנו התנגדנו לחוק של גיוס כספים. צר לי על כך שהמדינה הזאת עדיין לא יודעת לרפא את הפצע הזה, וצר לי עוד יותר על כך שראש הממשלה הפך להיות לעושה דברן של המפלגות החרדיות. אדוני ראש הממשלה, להתחמם בחיקם של החרדים על חשבון הגיוס לצבא זה דבר רע. תודה רבה, כבודו. תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, ככל שמקצרים את ימיה של הממשלה הנוראית הזאת, ממשלה קטסטרופלית, כן ייטב. אמרתי לחברי איתן כבל כבר לפני עשרה ימים שלא נגיע למאי, כי דיברו, רמדאן לא רמדאן. אמרתי, הוא ייזום בחירות לפני, ואכן זה מה שקרה. כישלון בתחום החברתי, הכלכלי, התייקרויות, עליות מחירים, שטף של חוקים גזעניים, תחרות בין הסיעות השונות מי קיצוני יותר, מי גזעני יותר בחוקים. יכול להיות שראש הממשלה חשש מאוד בכנסת הקודמת מהערבים הנוהרים אל הקלפיות. אני קורא לכל האזרחים הערבים, תנצלו את הזכות הזאת ביום הזה, יום הבחירות, ותנהרו אל הקלפיות כדי להשאיר את בנימין נתניהו, לא בבלפור אלא בקיסריה. וצריך להיפטר מהממשלה הזאת כמה שיותר מהר וזה אפשרי. אנחנו חייבים לתרום לכך. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. דיבר, סליחה. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה, גברתי.

בבקשה, אדוני, לפנים משורת הדין לכבודך.

כאן הילד אדם עבד אלחאי, הוא אלוף ישראל באגרוף תאילנדי, כל הכבוד. עד גיל 11, כל הכבוד. מטירה. והאח שלו, ליית, אהלן. סגן אלוף העולם באגרוף תאילנדי, גם הוא מטירה, וההורים, ונג'ואה, והאבא,

תראה איזה גוף יש לו, גם האבא נראה לי מתאגרף תאילנדי. אהלן וסהלן פיכום, ברוכים הבאים. גברתי חברת הכנסת ברקו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להגיד לחברי חבר הכנסת טיבי, קודם כול, אני מברכת את האלופים ואת האלוף באגרוף תאילנדי,

שאנחנו לא הולכים לעשות מאבק אגרוף, לא עם חבר הכנסת לפיד, שזגזג ושינה את דעתו ביחס לחוק הגיוס, כי בסופו של דבר תצטרך להיות פשרה, כי אנחנו רוצים לקיים איזושהי קואליציה ואני,

כסגן אלוף בצבא,

בטח בעד שכולם יתגייסו, אבל צריך למצוא את הדרך שאפשר יהיה לעשות את זה באופן מכבד ולפי ההסכמות שהוסכמו. ומעבר לזה, לא יהיו כל מיני

חבר הכנסת טיבי. הממשלה הלאומית תמשיך ותהיה. היא תהיה גם בקדנציה הבאה, לא משנה באיזה הרכב, אבל היא תהיה ותוביל את המחנה הלאומי ותשמור על ביטחון ישראל ותשמור על חיילי צה"ל ותעשה את מה שנכון למדינה הזאת, שתמשיך לשגשג בהיבט החברתי, כלכלי, מדיני, בין-לאומי, כל הדברים הללו. ולאויבינו, אלה שבצפון, מתחפרים במנהרות, בצפון ובדרום, אני אומר שהמנהרות האלה לא יובילו אותם לשום מקום, אלא האור הוא רק הרכבת שבאה ממול, והכוונה היא שאלה שמשתמשים באזרחיהם כמגן חי, גם בצפון וגם בדרום, צריכים לקחת בחשבון שאם יהיה איזשהו אירוע ביטחוני אנחנו נעשה את כל החשבונות. וכמובן, צה"ל הוא צבא מוסרי, אבל יחד עם זה, דמם של חיילינו ודמם של אזרחינו קודם לכל אויבינו. את זה כדאי שהם יזכרו טוב מאוד כאשר הם שולחים ילדים להתנפץ על הגדר, כאשר הם מציבים רקטות בתוך בתים או חופרים מנהרות מתוך בתים, בצפון וגם בדרום. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאלו שמשתמשים בנשותיהם וילדיהם, בעצם אלה לא הנשים שלהם באופן אישי, כי את נשותיהם הם ידעו לשמור באופן בטוח יחד עם ילדיהם, אותם הם שולחים לחוץ לארץ ללימודים, אבל אלה שמשתמשים באזרחיהם כבשר תותחים, צריך לקחת בחשבון שאם יהיה אירוע ביטחוני הם יצטרכו לשלם את המחיר אם הם מסתירים טרוריסטים בקרבם. נמשיך להוביל את המדינה הזאת בביטחון, כמו שצריך וכמו שהיה עד כה.

תודה רבה, גברתי, תודה רבה. אם כן, תם סדר הנאומים בני דקה. עלא כיפאק. לא הספקתי להירשם.

יש עוד מישהו חוץ ממיקי? אוקיי. אז לפנים משורת הדין,

וחברת הכנסת לאה פדידה, דקה, ואנחנו נעבור לחקיקה.

ענת, אל תצאי. זה אלייך. חברת הכנסת ענת ברקו, שמעתי אותך אומרת: הזגזוג של יש עתיד, של לפיד. אנחנו לא עלה התאנה של הליכוד. אם אתם לא הייתם מבטלים את חוק השוויון בנטל בתחילת הקדנציה תמורת שלמונים ותמורת שוחד בחירות, או תמורת שוחד הישיבה בקואליציה, לא היינו מגיעים למצב הזה. הליכוד, להזכיר לך, הוא אשר ביטל את חוק השוויון בנטל, כשהוא עצמו היה שותף שלנו וחוקק בקדנציה הקודמת. אתם סיכמתם מתחת לפני השטח, מתחת לשולחן, מתן שלמונים לסיעות החרדיות. אמרתם להם: לא יהיו סנקציות, אל תדאגו, ניתן לכם את זה כבר בתקציב הקרוב,

אז תבואו בתלונות רק לעצמכם. מי שהלך בדרך עקלקלה זה אתם, הליכוד.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ארבע שנים, ארבע שנים של חרטוטים, ארבע שנים של שקרים בלי למצמץ, ארבע שנים של זחיחות בלתי נסבלת, ארבע שנים של לדבר על הפריפריה ולא לעשות למען הפריפריה. ארבע שנים ונגמר הקרדיט.

היו צריכים לסגור עליך מימין, משמאל, ממרכז, כדי שתבין, בנג'מין, שהאשראי נגמר. ועוד, כדי לעשות צחוק, בסוף רצית למנות את השר יריב לוין גם לשר הקליטה. הוכחת לחברי הכנסת שלך שאתה לא סומך עליהם. אם ראש הממשלה לא סומך על חברי הכנסת שלו ונותן את מספר התיקים למספר אנשים מצומצם, למה שהציבור יסמוך על חברי הכנסת של הליכוד? זה הזמן להרים את הראש, אזרחים ואזרחיות, ולהביא את הבשורה: תם עידן בנג'מין נתניהו. תודה רבה, גברתי. אם כן, אי-אפשר לטעות, הבחירות כבר התחילו. אנחנו עוברים לחקיקה, חברים. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטת הממשלה לקבוע כי השר יריב לוין ימלא את תפקיד שר העלייה והקליטה נוסף על תפקידו כשר התיירות, וזאת במקום ראש הממשלה, שמילא את תפקיד שר העלייה והקליטה מאז שהשרה סופה לנדבר חדלה לכהן בתפקיד שרת העלייה והקליטה ביום 18 בנובמבר 2018. ימסור את ההודעה השר צחי הנגבי,

השר צחי הנגבי, אדוני, תמסור את ההודעה. זו תהיה תקופה מאוד מרגשת, אדוני היושב-ראש.

תקופה מאוד מרגשת. מאתגרת. הודעת השר לא מצריכה הצבעה.

אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת כי בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה לקבוע כי השר יריב לוין ימלא את תפקיד שר העלייה והקליטה נוסף על תפקידו כשר התיירות, וזאת במקום ראש הממשלה, שמילא את תפקיד שר העלייה והקליטה מאז שהשרה סופה לנדבר חדלה לכהן בתפקיד שרת העלייה והקליטה ביום 18 בנובמבר 2018. בהתאם לסעיף 9(א)(7) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, מבקשת הממשלה להודיע לכנסת על ההחלטה הנ"ל. תודה לכם. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני, ואנחנו מאחלים הצלחה לשר לוין. אנחנו עוברים לסעיף הבא, הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט 2018, קריאה שנייה וקריאה שלישית. קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת דיכטר, בבקשה,

אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אולי לפני זה להגיד מילה טובה.

לא כל יום מזדמן לנו לשבת עם אלופי עולם ביציע, אז תרשו לי להגיד לכם בשפה הכי מובנת (אומר בערבית:

באמת, כל הכבוד. הצעת חוק, אדוני חבר הכנסת, אנא ממך, אתה יושב כשגבך מופנה ליושב-ראש הוועדה.

בערבית יש פתגם, (אומר בערבית ומתרגם:) כולך פנים. אוקיי. תכף דיכטר יגיד משהו על זה. הוא יודע, בערבית. הוא חושב שהוא יודע. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, בערבית, הוא דבר שמשמש להרבה מאוד פתגמים. ובעברית פשוטה, כשאתה רוצה לומר למישהו "תסתלק", אתה אומר לו: (אומר בערבית ומתרגם:) זאת אומרת: תראה לי את גבך. אבל מאחר שאני באמת לא, אין לי שום כוונה,

אני מעדיף לראות את הפנים, (אומר בערבית: הפנים שלך, יותר מכל צד אחר.) אפילו בפתגמים,

אתה, בתור יוזם חוק הלאום, אני לא איכנס איתך, בבקשה, אדוני.

שמע, אמרתי לך כבר הרבה פעמים בעבר: במזרח התיכון,

על מילים לא משלמים מכס) אפשר לדבר כמה שרוצים.

נאום פרידה, תמשיך. החוק הוא חוק. ואני רוצה, חבריי חברי הכנסת, להביא לכם, לקריאה השנייה והשלישית, את הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט 2018. הצעת החוק ניזומה על ידי הממשלה לקריאה השנייה והשלישית, עברה בוועדת החוץ והביטחון, וכפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, היא קיבלה פטור מחובת הנחה, ואנחנו מניחים אותה היום כאן להצבעה לפני חברי הכנסת. ביוני 2016, חברים, אני מבקש שקט, אנא מכם. לקריאה שנייה? שנייה ושלישית, בבקשה, אל תפריעו לשר. אפילו קליטה לא נתנו לו. יו"ר הוועדה, סליחה.

כשאני הייתי ראש הרשות הוא היה השר לביטחון פנים.

אהב את זה. ג'בארין, חביבי, אתה היום פעיל מאוד. אחרי ההודעה על הבחירות. הוא מבסוט.

בבקשה, אדוני, בואו נאפשר לשר. ביוני 2016 חוקקה הכנסת הוראת שעה אשר במסגרתה הוענקה לרשות הסייבר סמכות ההנחיה של הגופים הקבועים בחוק לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, סמכות שהייתה נתונה עד אז בידי שירות הביטחון הכללי. כפועל יוצא מכך, נקבע כי ראש הרשות יהיה הקצין המוסמך לפי החוק, וניתנה לו סמכות המינוי של ממוני הביטחון והנגזר ממינוי כזה. נוסף על כך, כדי לייעל את הנחייתם של גופים אשר משטרת ישראל מנחה לעניין אבטחה פיזית והשב"כ מנחה לעניין אבטחת מידע, נקבע כי אם גופים כאלה מונחים גם על ידי הרשות, הרשות היא זו שתנחה אותם גם לגבי אבטחת מידע. עוד נקבע כי הרשות תנחה את מערך הסייבר עצמו בכל הנוגע לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות ואבטחת מידע. ההסדר כולו נקבע כהוראת שעה עד 31 בדצמבר 2018, קרי עד השבוע הבא. וכל זאת נקבע כהוראת שעה כדי שניתן יהיה לבחון את המהלך על השלכותיו, החיוביות או חלילה השליליות, ולתקן את שנדרש לתקן. הצעת החוק היום כוללת שלושה עיקרים. העיקרון הראשון: מוצע להפוך את הוראת השעה שנחקקה ב-2016 להוראת קבע, ואני תכף אפרט, בהמשך. הנושא השני: לאחר החלטת הממשלה מ-17 בדצמבר 2017 לאחד את הרשות הלאומית להגנת הסייבר עם מטה הסייבר הלאומי לגוף אחד שייקרא "מערך הסייבר הלאומי", בעקבות זאת החלפנו בהצעת החוק שלפניכם את המונחים וההגדרות שנקבעו בהוראת השעה בהתאם, קרי: "מערך הסייבר" במקום השמות האחרים. הנקודה השלישית, אדוני היושב-ראש, מציעה להרחיב את סמכויות ההנחיה של מערך הסייבר כלפי עצמו ולקבוע כי ראש מערך הסייבר, או מי שהסמיך לכך, חברים, אני מבקש שקט. מי שרוצה לדבר שיעשה את זה בחוץ. אני מבין את ההתרגשות של היום הזה, אבל אנא מכם, ממשיכים לחוקק, ממשיכים להציג חוקים. לא להפריע. סליחה, אדוני. הנקודה השלישית, אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, היא הצעה להרחיב את סמכויות ההנחיה של מערך הסייבר כלפי עצמו ולקבוע כי ראש מערך הסייבר או מי שהסמיך לכך ישמש כקצין המוסמך של מערך הסייבר עצמו גם לעניין אבטחה פיזית, נוסף על סמכותו לעניין אבטחת מידע ואבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, והוא אותו קצין שימנה את ממונה הביטחון ואת המאבטחים במערך הסייבר. להצעת החוק, אדוני, לא הוגשו הסתייגויות ולא הוגשו בקשות רשות דיבור, ואני מבקש מחברי הכנסת לאשר בקריאה שנייה ובקריאה השלישית את תיקון הצעת החוק, שיהפוך את הוראת השעה להוראת קבע. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מערך הסייבר, או בשמו הקודם, רשות הסייבר, מטה הסייבר, זו אולי העשייה המשמעותית ביותר בעולם האבטחה בישראל, מפני שזו הפעם הראשונה שמדינת ישראל, שממשלת ישראל, ולזכותו של ראש הממשלה נתניהו ייאמר שהוא היה זה שיזם את זה, זו הפעם הראשונה שמוקם מערך אבטחה בראייה מונעת, לפני שקרה אסון כלשהו. אנחנו כולנו מכירים היטב את מערך האבטחה, שבעצם, כשאתה בוחן מה מדינת ישראל עשתה כצעדי אבטחה, זה תמיד היה אחרי אסון שקרה לנו. אדוני היושב-ראש, ב-1968 נחטף מטוס אל על לאלג'יר, על ידי מחבלים פלסטינים, אם לא היה ברור, ומאז 1968 מדינת ישראל מאבטחת את הטיסות הישראליות בתוך הארץ ומהארץ לחו"ל ובחזרה. חבריא, אני מבקש שקט בצד שמאל, סליחה. סדרנים.

אני חוזר, אדוני היושב-ראש: מאז 1968, בעקבות אותה חטיפה של מחבלים פלסטינים את מטוס אל על לאלג'יר, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, החליטה לאבטח את כל הטיסות הישראליות, הון עתק, שמשלם את עצמו בריבית דריבית, אבל הוא עדיין נשאר הון עתק. ב-1972 מדינת ישראל חוותה כמה אירועים קשים מאוד, שבעקבותיהם נבנה מערך האבטחה בישראל. ב-1972, אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, מחבלים השתלטו על שגרירות ישראל בבנגקוק,

בעקבות זה מדינת ישראל שינתה את האופן שבו היא מאבטחת את השגרירויות והנציגויות של ישראל ברחבי העולם. באותה שנה, 1972, מחבלים פלסטינים וזרים, תחת ארגון טרור החזית העממית, נחתו בנתב"ג, פתחו באש והרגו ופצעו עשרות ישראלים במתחם המזוודות המגיעות בנתב"ג. מה שנקרא פיגוע קוזו אוקמוטו, הוא היה אחד המחבלים.

הלך לנו אדם נדיר, פרופ' קציר. קציר, אח של, הלכו לצערי יותר מאשר אדם אחד. מדען דגול. פיגוע נוראי. בעקבות הפיגוע הזה מדינת ישראל התחילה לאבטח את כל שדות התעופה שבהם נוחתים וממריאים ישראלים בארץ ובחו"ל, בטיסות ישראליות. בארץ, כמובן, בכל הטיסות. ב-1992 מחבלים של החיזבאללה פוצצו את שגרירות ישראל בבואנוס איירס באמצעות מכונית תופת, ומאז מדינת ישראל מאבטחת ומגינה על נציגויות ישראל בעולם בשיטות ובעלויות אחרות לגמרי. ב-1995 נרצח ראש ממשלה בישראל על ידי מחבל יהודי. מאז אותו פיגוע נוראי מדינת ישראל מאבטחת את הבכירים שלה, מראש הממשלה עד נשיא המדינה ומטה, בדרך אחרת לגמרי. כל המקרים האלה, אדוני היושב-ראש, אלה דוגמאות לפיגועים, לאסונות שקרו לנו, שבעקבותיהם מדינת ישראל, ממשלת ישראל, החליטה על מדיניות אבטחה שונה. תמיד לאחר אסון. בפעם הראשונה שמדינת ישראל, שממשלת ישראל, וכפי שאמרתי, במקרה הזה, שראש הממשלה נתניהו, החליטו למנוע ולהקדים פני רעה. והוקמה רשות להגנה בסייבר, מטה הסייבר, שכפי שאמרתי בהצעת החוק הזאת, שמה הוסב למערך הסייבר,

זה המערך שבעצם משמש כגורם מנחה, ככתובת לכל אותם גופים אזרחיים בישראל שיש בידיהם מערכות מידע שיש להן השלכות על ביטחונה של ישראל ברמה התשתיתית, אם זה בתחום הבנקים, אם זה בתחום הרפואה, אם זה בתחום הכלכלה, החינוך, ולמעשה בכל תחום שפגיעה בו,

כמדינה שעברה תהליך מאוד מאוד מתקדם, ברמה עולמית, של דיגיטציה של המערכות, של התמחשבות בסדרי גודל חסרי תקדים. מערך הסייבר נבנה לתלפיות והוקם הגוף הזה, שכאן, בהצעת החוק היום, אנחנו מבקשים לקבע את סמכויותיו, והפעם לא כהוראת שעה אלא כחוק קבוע, והדרך הקיימת תמיד, כמובן, היא לחוקק חוק אחר. לכן, חברי הכנסת, אני קורא לכולכם לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה, אדוני.

אנחנו עוברים לשתי הצבעות, בשנייה ושלישית, על הצעת החוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים (הוראת שעה). אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה, ברשותכם. מי בעד ומי נגד? קריאה שנייה. סעיפים 1 6 נתקבלו. 39 בעד, ארבעה מתנגדים, אפס נמנעים. אם כן, הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה השלישית. מי בעד ומי נגד? חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט 2018, נתקבל. 42 בעד, שישה מתנגדים, אפס נמנעים.

הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים (הוראת שעה) עברה גם בקריאה השנייה וגם בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים. אנחנו עוברים לסעיף 5: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 30), התשע"ט 2018, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת איתן כבל,

אדוני היושב-ראש, שר נכבד, רשמת פרלמנטרית, צדקת, חבר הכנסת אחמד טיבי, לגבי המועד והסיבות, כל מילה בסלע.

שהארת את עינינו. אדוני היושב-ראש, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 30) (דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ט 2018. אני מתכבד להביא בפני הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 30) (דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ט 2018. הצעה זו היא הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת רועי פולקמן, ואני מברך אותו על כך. מוצע לקבוע כי טרם כריתת הסכם הלוואה לדיור,

כשמדובר ברכישת דירה יחידה, נותן ההלוואה יודיע ללקוח שבאפשרותו לכלול בהסכם ההלוואה הוראות שלפיהן יוכל הלקוח לדחות את מועדי הפירעון של ההלוואה במקרים הבאים: הלקוח סיים את עבודתו בשנה שקדמה לבקשת הדחייה והוא אינו עובד בפועל, הלקוח חלה או נפצע ועקב כך הוא אינו כשיר לעבוד במשך יותר משלושה חודשים רצופים, או הלקוחה ילדה והיא אינה עובדת, וכל עוד לא חלפו שישה חודשים מיום הלידה. לקוח שבחר לכלול הוראות אלה בהסכם יוכל לדחות את מועדי הפירעון של ההלוואה לתקופה שיבקש, שלא תעלה על שלושה חודשים. הוא יוכל לעשות כן לכל היותר פעם אחת בכל 12 חודשים רצופים ועד שלוש פעמים בתקופת ההלוואה כולה. ניתן יהיה להתנות על הוראות אלה רק לטובת הלקוח. עוד מוצע לקבוע כי על נותן ההלוואה למסור ללקוח הסבר בכתב בדבר התנאים לדחיית מועד הפירעון כאמור, כולל העלויות הכרוכות בעצם כלילת הוראות אלה בחוזה, כמו גם העלויות הכרוכות במימוש אפשרות הדחייה בפועל. אני מבקש להדגיש שהוועדה החליטה להחיל את הצעת החוק על כל נותני המשכנתאות לדיור במשק, בנקים כמובן, אך גם גופים מוסדיים דוגמת חברות ביטוח ונותני אשראי שהם גופים חוץ-בנקאיים, אם הם נותנים הלוואות לדיור. כדי לאפשר לנותני ההלוואות לדיור זמן היערכות לצורך התאמת הסכמי ההלוואה שעליהם הם מחתימים את לקוחותיהם, מוצע כי ההוראות ייכנסו לתוקפן שישה חודשים מיום פרסום החוק. הצעת החוק צפויה להקל על נוטלי הלוואות לדיור בשעת צרה, כאשר הם נקלעים למצוקה כלכלית זמנית או נגרמת פגיעה זמנית בהכנסתם, ולדבר חשיבות רבה בעיקר בימים אלה, שבהם המשכנתאות גבוהות וניטלות לתקופות של שנים ארוכות.

החוק המוצע יגביר את השקיפות בעניין זה. גם כיום מאפשרים נותני ההלוואות לדיור, במקרים מסוימים, דחייה של מועדי פירעון ההלוואה, אולם לפי הצעת החוק יהיה עליהם למסור ללקוח,

את הפרטים המלאים בנוגע לאפשרויות הדחייה ולעלויותיה. ברצוני להודות לעו"ד אתי בנדלר, היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה והמשנה ליועץ המשפטי של הכנסת, ולעורכת הדין נעמה דניאל מצוות הייעוץ המשפטי של ועדת הכלכלה, שעמלו על הכנת הצעת החוק. זאת גם הזדמנות להודות ללאה ורון, מנהלת ועדת הכלכלה ולכל צוות הוועדה על העבודה שנעשית במשך כל השנה. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, להצעת החוק אין הסתייגויות ואני מבקש לאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית.

תודה רבה, אדוני. אני מבקש מכולם לשבת, אנחנו רוצים לעבור להצבעה. להזכירכם, אנחנו מצביעים על הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 30), התשע"ט 2018, בקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אנחנו מצביעים בקריאה שנייה. מי בעד ומי נגד?

34 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים, הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. ואנחנו עוברים, ברשותכם, לקריאה השלישית. מי בעד ומי נגד?

33 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים.

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים.

אנחנו עוברים לסעיף הבא: הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 12), התשע"ט 2018, לקריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש הוועדה המשותפת חבר הכנסת דוד ביטן,

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס'

התשע"ט 2018, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, שאנחנו קוראים לו בקיצור: חוק צמצום תאגידי המים. הצעת החוק שנדונה בוועדה המשותפת לוועדות הכלכלה והפנים והגנת הסביבה,

היא מיזוג של שתי הצעות חוק פרטיות שהגישו חברי הכנסת איציק שמולי,

ענת ברקו, אמיר אוחנה ואברהם נגוסה, וכן השר אלי כהן, טרם מינויו לשר. מטרתה העיקרית של הצעת החוק היא לקדם התייעלות בניהול משק המים ובמתן השירות לצרכני המים באמצעות צמצום מספרם של תאגידי המים, שהיום עומד על 56, אבל יש עוד 28 מקומות שלא הקימו תאגיד מים, ועל פי החוק הקיים הם צריכים להקים תאגיד, כך שאנחנו מדברים על מעל 80 תאגידי מים, 84. ואת זה אנחנו מצמצמים בחוק הזה לעד 30 בשלב ראשון. אם התאגידים לא יוכיחו את עצמם גם בצמצום הוצאות וגם בשירות לציבור, אז אנחנו נלך אחרי הבחירות לפעימה שנייה שלא כל כך תהיה לטובת התאגידים. הוועדה המשותפת קיימה 12 דיונים ממושכים בהצעת החוק, שבהם נשמעו בהרחבה גורמים רבים הנוגעים בדבר, ובהם נציגי ציבור ונציגי משרדי הממשלה.

קיימתי ישיבות עבודה ממושכות עם נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים כדי ללבן את הסוגיות השונות שעלו בדיונים ולגבש הסדר מוסכם. הצעת החוק המובאת היום לאישור הכנסת כוללת מתווה לצמצום מספר התאגידים, כפי שאציג מייד, וכן תיקונים נלווים שנועדו לקדם את המעבר להפעלת משק המים באמצעות תאגידים אזוריים ולשפר את תפקוד התאגידים ואת רמת השירות שהם נותנים לצרכנים, ובכך להגביר את האמון בתאגידים. חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001, מחייב את כל העיריות והמועצות המקומיות, החל משנת 2007, להעביר את האחריות להפעלת שירותי מים וביוב בתחומיהן לידי תאגיד נפרד. בשנת 2013 אושר בכנסת תיקון מקיף לחוק, במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2013 ו-2014, שקבע מתווה לצמצום מספר התאגידים, תאגידי המים והביוב, ולהקמת תאגידים אזוריים שיספקו מים וביוב לכמה רשויות מקומיות, תוך קביעת מועדים מחייבים להקמת תאגידי מים וביוב ברשויות המקומיות שטרם עשו כן, ובהמשך, להקמת תאגידים אזוריים. מועדים אלה נדחו פעם אחר פעם בשל קשיים לצמצום מספר התאגידים, ובסופו של דבר החוק לא נכנס לתוקף בפועל. ולכן המשכנו הפעם וסירבנו לדרישת הרשויות לקבל דחייה נוספת בצמצום בהקמת תאגידים אזוריים, ובעצם מיוני 2019 יש חובה לעשות את הצמצום. ולכן, כל המערכת המשפטית, רשות המים, משרד האוצר ומשרד הפנים יצטרכו לפעול עד יוני 2019 ליצור את האיחוד שיצמצם את התאגידים למקסימום 30 תאגידים. לפי החוק היום מספר התאגידים האזוריים נקבע בהחלטת מועצת רשות המים, המשייכת את הרשויות המקומיות לקבוצות על בסיס גיאוגרפי. אנחנו אמרנו: אתם תחלקו את זה, אבל בסופו של דבר תצמצמו, עד 30. תיקון חשוב נוסף בעניין זה נוגע למתן פטור לתאגיד מים וביוב מהחובה להעביר את הפעלת משק המים והביוב לתאגיד אזורי. לפי החוק היום, הסמכות לתת פטור כאמור היא בידי מועצת רשות המים, המוסמכת לתת פטור אם התאגיד עומד בדרישות הקבועות בחוק לעניין איתנות פיננסית, ביצוע תוכנית פיתוח וקיום אמות המידה הצרכניות לפי החוק. כדי למנוע ככל האפשר מתן פטור לתאגיד מהחובה להתמזג לתאגיד אזורי, ובכך לסכל את צמצום מספר התאגידים, מוצע להסמיך את הממונה על ענייני התאגידים ברשות המים, באישור מועצת הרשות, לקבוע אם תאגיד המבקש פטור אכן עומד באמות המידה האמורות, אך קביעה כאמור תהיה טעונה אישור של שר האנרגיה, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים. לפי המוצע, הפטור יינתן לשלוש שנים עם אפשרות להאריך את תוקפו לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים. מאחר שמטרת החוק המוצע היא להבטיח צמצום משמעותי במספר התאגידים ללא אפשרות לעקוף זאת באמצעות הפטור, מוצע לקבוע שבכל מקרה לא יינתן פטור אם כתוצאה ממתן הפטור מספרם הכולל של התאגידים יעבור את ה-30, כמו שהחלטנו. כלומר, אין מצב שאם יהיו 30 אז בעצם הסמכות לתת פטור לא קיימת. הם חייבים שהמספר לא יהיה יותר מ-30. תיקונים נוספים הנכללים בהצעת החוק נועדו לתת מענה לקשיים שהתעוררו בנושא הקמת התאגידים האזוריים ולקדם את יישום ההסדר החדש. במסגרת זו מוצע לקבוע כי הממונה על התאגידים ברשות המים לא יאשר החלטה על פיצול של תאגיד אזורי או של תאגיד הנותן שירות לכמה רשויות מקומיות אלא אם כן שוכנע שלכל תאגיד שיוקם לאחר הפיצול ישויכו ככל הניתן הנכסים וההתחייבויות של אותו תאגיד. אחת הבעיות המרכזיות במשא ומתן בין רשויות, לאיחוד, היא הנושא של הנכסים: כולם דואגים כל הזמן לנכסים ששייכים לרשות המקומית שלהם. גם באיחוד וגם בפיצול. פתאום הם החליטו לפרק, אז קבענו שכל אחד יקבל את מה ששייך לו במקרה של פיצול. החוק הזה מסדיר את הבעיה העיקרית. זאת בעיה ראשונה, באיחוד. הבעיה השנייה, נושא הדירקטורים. כל הזמן ערים גדולות לא מוכנות שערים קטנות, מועצות קטנות, ייכנסו ויקבלו על חשבונן דירקטורים.

פעם ראשונה, בניגוד לחוק החברות,

את מספר הדירקטורים שיכול להיות בתאגיד כזה, כך שככל הניתן,

תישמר היחסיות, אבל ככל הניתן לכל מועצה יהיה נציג אחד לפחות, כדי שלא ייווצר מצב שהם ירגישו שמקבלים החלטות על הגב שלהם, בעיר שלהם. אתם יודעים שזה אחד הדברים שחשובים ביותר, ולכן תיקנו את החוק. אני לא אתחיל להיכנס לכל מה שכתוב בחוק על העניין הזה בנושא של מספר דירקטורים על מנת שיהיה ייצוג לכולם. הצעת החוק כוללת גם תיקונים בשני נושאים צרכניים שעלו במסגרת דיוני הוועדה. התיקון הראשון נועד לתת מענה לצרכני מים המחויבים בסכומים גבוהים בחשבונות המים בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה סמויה.

אחת הבעיות העיקריות שקשורות לתאגידי מים זה הנושא של נזילות מים. זה לא רק גורם לבזבוז מים גדול, אלא זה בעיקר גורם לפגיעה בתאגידים, באמון של הציבור בתאגידים, מכיוון שאם לאדם יש נזילה הוא מחויב לשלם 10,000 שקל, 20,000 שקל, 30,000 שקל. קיבלנו החלטה שרשות המים, חבריא, אני מבקש שקט. נכון שיש סוף קורס,

אני חייב להסביר,

זאת אחת מהצעות החוק החשובות ביותר. קיבלנו החלטה, חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת עודד פורר, אנא ממך. קיבלנו החלטה שיהיו כללים שבעצם ישנו את המחיר, כך שבאופן כללי, אם היום אדם משלם בשל נזילת מים 10,000 שקל, על פי הכללים החדשים במחיר החדש הוא ישלם בסביבות 300 שקל. זה דבר שהוא, מהפכני. כן, מהפכני מבחינת האנשים. אבל יש עוד משהו שקיבלנו החלטה לגביו, והכנסנו את זה לחוק: להחליף את כל מדי המים בארץ, לא על חשבון הצרכן, על חשבון התאגידים, באופן שאפשר יהיה לעשות קריאה מרחוק. זאת אומרת שמה שיקרה, אם יש נזילה סמויה התאגיד יגלה את זה באופן ממוחשב מאוד מוקדם.

הוא יצלצל לדייר, יגיד לו: אדוני, יש לך נזילה, ואז הוא ירוץ לתקן אותה. זה פותר את הבעיה של הסכום שבעצם הם צריכים לשלם, וגם של הכמות של המים.

זה יחסוך הרבה מים בטווח ארוך, ואז מחיר המים ירד גם בגלל הסיבה הזאת. אבל גם הוספנו, לפי הצעה של חבר כנסת אשר, יש הרי נושא של דתיים שאומרים: אנחנו לא רוצים שכשאנחנו פותחים את ברז המים המונה יעבוד ואז בעצם יהיה פה חילול שבת. זה בניגוד למשל למקומות אחרים, כי פה אתה עושה את הפעולה עצמה של פתיחת הברז, ואז בסופו של דבר,

יש לי קיצוץ בזמן? ולכן החלטנו להחליף את כל מדי המים. ולגבי האנשים הדתיים, שזה החיים שלהם, הם חיים כדתיים, חרדים או דתיים אחרים, והם יוכלו לבחור לפי צורכיהם מונה שבעצם, זה גם לפי הבקשה שלך,

שכחתי, כבוד סגן השר, גם אתה ביקשת, לא רק חבר הכנסת אשר. אז האנשים האלה יקבלו מד מים מיוחד, שבעצם בשבת הוא אוגר את הנתון ומשחרר אותו רק במוצאי שבת. לא תהיה פעולה שהמונה הזה יעשה,

כשפותחים את ברז המים בשבת אבל הציבור לא יפסיד שקל אחד.

מכיוון שזה ייספר, נוהל שבת. באופן כזה שלא יהיה חילול שבת. נכון, חבר הכנסת אשר? דיברתי על זה יפה.

ברור שללא עלות, זה כתוב בחוק. גם מוסדות הדת הכלליים יצטרכו להיכנס לזה, איך עושים גם אצלם מונה מיוחד, אבל את זה נתנו לרשות המים לעשות במסגרת כללים. והנושא הנוסף שהחלטנו הוא שיהיה מבצע גבייה של 36 תשלומים ללא ריבית על חובות עבר. אבל התאגידים לא יכלו לוותר על זה. אחת הבעיות המרכזיות במבצע הגבייה שהיה, שקשור לארנונה, הייתה שכל רשות יכלה להגיד: אני לא מסכימה. ואז מה קרה? עיריות חזקות לא הסכימו למבצע הגבייה הזה, ואנשים קשי יום בעצם לא יכלו לקבל את המבצע ולשלם חובות עבר בלי ריבית וכו'. פה זה יהיה חלק מהסיפור. יהיה מבצע גבייה, כבר הם קבעו כללים, מאפריל זה יתחיל. זה חלק מהסוגיות בחוק. דבר נוסף שאמרנו, דוד. הינה, אני גמרתי, סיימתי. דבר נוסף שאמרתי הוא שאנחנו קבענו שיינתנו 20 מיליון שקל בשנה, האוצר התחייב לתת, על מנת שבעצם אפשר יהיה להיכנס למקומות קשי יום, למשל בניינים שגרים בהם אנשים מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך ביותר. יוכלו להיכנס לתוך הבית המשותף, להחליף את

בעצם יאפשרו לאנשים, על חשבון המדינה, להחליף את כל הצנרת. אני קודם כול גם רוצה להודות לנציגי ועדת הכלכלה שבעצם היו בוועדה שלנו. גם לאה,

היועץ המשפטי,

עשו עבודה מצוינת, ולהודות גם למשרדי הממשלה, שבאמת ישבו איתנו ישיבות והצלחנו להגיע לסיכומים ולהסכמים על הכול. אין פה הסתייגויות, אני מבקש מהח"כים לאשר את החוק הזה, שייכנס לספר החוקים.

אני רוצה גם להודות לשר אלי כהן, כמובן, שכשר עשה עבודה ועזר לנו מאחורי הקלעים, וגם הגיע לוועדה. כל הכבוד, כבוד השר.

התחלת כשהיית ח"כ, והמשכת כשהיית שר. תודה רבה, אדוני. השר, בבקשה. השר אלי כהן, אחריו אנחנו נעבור להצבעה ואני אאפשר לאיציק שמולי להודות, אבל רק לאיציק, אני מצטער.

הוא אחד היוזמים, הראשון. בבקשה, כבודו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמה סמלי הוא שהחוק לצמצום תאגידי המים הוא כנראה החוק האחרון שיעבור בכנסת הנוכחית בקריאה שנייה ושלישית,

לא, החוקים הבאים הם בקריאה ראשונה.

זה למעשה יהיה החוק האחרון שייכנס ככל הנראה לספר החוקים לפני פיזור הכנסת. יש התקנת מצלמות בגני ילדים,

בשנייה ושלישית, טלי? והתפזרות הכנסת. לא, זה, אתה יודע, זה יעבור. אז אני אומר למעשה שהחוק הזה, וחייבים כמובן קודם כול לציין את חבר הכנסת איציק שמולי: יזמנו והתחלנו למעשה את החוק הזה לפני למעלה משלוש שנים,

להוביל אותו. תמיד חששנו, האם נצליח להעביר אותו עוד במהלך הכנסת הנוכחית, והינה אנחנו עושים אותו, כמובן, ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת דוד ביטן, שבא ועשה. חייבים לציין בנושא הזה גם את "הכול כלול", שבאו ותיארו את אותה תופעה של תאגידי המים. תאגידי המים במדינת ישראל הם תאגידים מנופחים ומיותרים. נכון להיום יש 56 תאגידי מים, ולפי התוכנית היו אמורים להיות למעלה מ-80 תאגידים. תדמיינו לעצמכם שיהיו 56 חברות חשמל, 56 מנכ"לים, 56 דירקטוריונים. האם הדבר הזה סביר? ברור שלא. ראינו רק לאחרונה את הנושא של חלוקת דיבידנדים מתאגידי המים לרשויות המקומיות. האם יעלה על הדעת שהמים שמדינת ישראל מפיקה יהפכו להיות מקור של רווח עבור הרשויות המקומיות? אז זהו, שלא. אין מוצר בסיסי יותר ממים, ולמעשה גם הוועדה הזאת, שהיו בה לא מעט לחצים,

לבוא ולהגיד יישר כוח ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת ביטן, שלקח את ההצעה והוסיף לה נדבכים נוספים. בשלב המיידי, בשנה הבאה, צמצום של כמחצית מתאגידי המים. אבל הוספת, חבר הכנסת ביטן, סעיפים מאוד חשובים של רווחה, גם בנושא של הורדת הריבית, גם בנושא של הנזילות, גם בנושא של פניות הציבור, דברים שהם חשובים. חובות עבר. חובות עבר, אומר חבר הכנסת מאיר כהן. אני חושב שבחוק הזה הוכחנו, חבר הכנסת שמולי, שלצורך העניין אין קואליציה ואופוזיציה. זה חוק שהוא חשוב, בנושא הזה, לאזרחי מדינת ישראל, והם מצפים מאיתנו שאנחנו נעשה את חובתנו המוסרית, חובתנו המוסרית בנושא הזה כלפי האזרחים בגין אותו מוצר בסיסי. ולכן אני חושב שהוכחנו כאן שאנחנו קשובים לאזרחים. הייתי מעורב בנושא של חוק הבנקאות, אבל המורכבות של החוק הזה הייתה לא קטנה יותר אלא אפילו,

יותר גדולה. סגן השר איציק כהן, גם מה שנעשה בכל מה שקשור למדי המים, גם שם הפעילות היא פעילות שלך. אני חושב שאלו החוקים שאותם הכנסת יכולה לבוא, לעשות ולהתהדר בהם. חבר הכנסת מזוז, זה מזכיר לי גם את הטיפול שאתה הובלת בזמנו בנושא של צמצום החובות,

שהיו ברשות השידור. אבל אני אומר דבר אחד, אם הכנסת הזאת מסיימת את הכנסת העשרים בטעם טוב, אז אין חוק טוב יותר מזה לסיים את הכנסת העשרים. חוק שמתקן למעשה עוולה צרכנית מאוד משמעותית, חוק שישים סוף לבזבוז המיותר של תאגידי המים המנופחים. אם אפשר לבוא ולומר שהגולם קם על יוצרו, זה בדיוק המקרה של תאגידי המים. ומה שצריך לבוא ולעשות זה לראות שהחיסכון המשמעותי שייווצר מצמצום תאגידי המים בדרך לסגירתם הסופית ילך לדבר אחד, לצרכנים, מתוך מטרה לבוא ולהוריד את המחיר. אז אני רוצה שוב להודות לחבר הכנסת איציק שמולי, בהחלט, על העבודה, על הנחישות, על הפעילות. איציק, אפשר לסגור את הקבוצה? יש לנו קבוצת ווטסאפ, וליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת דוד ביטן, שהוביל את החוק הזה בנחישות, הוביל אותו במקצועיות. שמולי, תסגרו את הקבוצה כשיהיו חמישה תאגידים.

יש לנו קבוצת ווטסאפ שהיינו מתכתבים בה מה כלול בחוק. אז אני אומר, כשיהיו חמישה. לחבר הכנסת דוד ביטן,

על עבודתו.

יש גם חשיבות לתקשורת בנושא הזה, כמו "הכול כלול", בהבאת נושאים משמעותיים כאלה לציבור. והינה אנחנו כאן כדי לבוא לעשות, לשנות ולהשפיע לטובת הצרכנים. תודה רבה, ואני קורא לכולכם לתמוך בחוק.

אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. חברים, אני מבקש מכולם לשבת. חוק חשוב. אנחנו מצביעים על הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 12), התשע"ט 2018, בקריאה שנייה וקריאה שלישית. עכשיו אנחנו בקריאה שנייה. מי בעד ומי נגד? סעיפים 1 13 נתקבלו. 47 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אם כן, החוק עבר בקריאה שנייה. אנחנו עוברים, ברשותכם, לקריאה השלישית. מי בעד ומי נגד? חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס'

49 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים.

החוק עבר גם בקריאה השנייה וגם בקריאה השלישית וייכנס לספר החוקים.

מזל טוב. חבר הכנסת שמולי, בבקשה, ברכה קצרה. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני חושב שמדובר בחוק ממש ממש היסטורי, לא פחות. חוק שבעצם שם סוף לאחת העוולות הקשות ביותר בשוק המים. העובדה היא שתאגידי המים, כפי שאמר השר אלי כהן, זה גולם שקם על יוצרו מאז שקמו תאגידי המים. 60 תאגידי מים, היו אמורים לקום עוד 20, מישהו משלם את העלות של כל המנגנונים המנופחים והמיותרים הללו, ומי ששילם על זה בריבית דריבית דריבית, גם בתעריפים גבוהים וגם בשירות גרוע מאוד, אלו היו הצרכנים, הציבור הישראלי. החוק הזה, יש בו שני נדבכים חשובים, כפי שפירטו קודמיי.

והדבר העיקרי שהיה נראה בתחילת הדרך כמו משימה בלתי אפשרית, לסגור, פשוט לסגור את רוב תאגידי המים במדינת ישראל. סימנו את המטרה הזאת, ובהחלט השגנו אותה, ואנחנו אומרים לתאגידי המים: אנחנו מסתכלים עליכם. הכנסת אולי תתפזר השבוע, אנחנו נסתכל עליכם גם בכנסת הבאה. ואם לא יהיה שיפור, גם שאר התאגידים ייסגרו. הדבר השני זה כמובן המסכת הענפה של ההטבות הצרכניות שיקבלו כאן האזרחים, גם הגבלה של הצריכה המשותפת, גם מדים חכמים, גם מבצעי גבייה בעלויות מופחתות. יש פה היסטוריה, גבירותיי ורבותיי. אפשר להוביל שינויים ואפשר לעשות את זה גם מתוך האופוזיציה. אני רוצה להגיד תודה רבה קודם כול לשר אלי כהן, יכולת ללכת לממשלה ולשכוח מהחוק הזה, ולא עשית את זה. המשכת להילחם ולהיאבק, ובאמת מגיע לך יישר כוח גדול. אני רוצה להודות לך, אדוני יושב-ראש הוועדה, דוד ביטן. את זה שאני אוהב אותך באופן אישי כולם יודעים. אבל אני לא חושב שיש פה עוד מישהו אחד בבית הזה, לא מהאופוזיציה ולא מהקואליציה, שהיה יכול להעביר את החוק הזה אם הוא היה יושב בראשות הוועדה. בהרבה מאוד נחישות, בהרבה מאוד חוכמה, באמת באמת הצלחת לעשות את זה. כל הכבוד ויישר כוח גדול. אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת הכלכלה, איתן כבל, שנתן לנו את המנדט. ואני רוצה בהחלט להגיד מילה טובה גם לתוכנית "הכול כלול", שבמשך חמש וחצי שנים, אדוני היושב-ראש, נלחמה על החוק הזה, לא ויתרה, גם היא וגם הצופים שלה,

עשינו פה היסטוריה אחת גדולה. תאגידי המים, רוב-רובם ייסגרו, ומה שיראו הצרכנים זו ברכה אחת גדולה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני.

משורת הדין, היות ששניכם ביקשתם, אני אאפשר לך להודות, אבל בחצי דקה. אנא ממך, אדוני. אני מבין שזה חוק טוב, מעורר התרגשות, תבוא עליכם הברכה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על הג'סטה. אני רוצה קודם כול להודות לחבר הכנסת שמולי ולשר אלי כהן, כחבר כנסת פעיל מאוד, ששמו את הדבר הזה. ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, לפני שנה אף אחד לא האמין שיהיה אפשר לעשות את זה, אבל מי שעשה את זה והביא את זה, באמת, זה יושב-ראש הוועדה ידידנו דוד ביטן, שבחוכמה הנגיש את הצדדים הניצים. מצאו את הפתרון לטובת האזרחים. הרבה מאוד הטבות צרכניות. וגם מילה אחת, יש גם הטבה בנושא הזה של צרכנות לצרכנים החרדים, שהייתה להם בעיה עם שעוני המים, שלכאורה יש בהם חילול שבת. זה הוטמע בתוך החוק, זה הוכר וזה גם יהיה ללא עלות, כמו לשאר המדינה. אני רוצה להודות לכולם וגם לסגן השר יצחק כהן, שעזר לנו בעניין הזה.

ושוב תודה גדולה לדוד ביטן, בשם הרשויות, בשם התאגידים, אבל במיוחד בשם האזרח הקטן.

תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו עוברים להצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. תציג את הצעת החוק יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון.

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מתכבדת ונרגשת להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה והשלישית את הצעת החוק להתקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות היום לפעוטות, התשע"ט 2018. זוהי הצעת חוק פרטית שיזמתי יחד עם קבוצת חברי כנסת נכבדת.

כבוד היושב-ראש, אני מתרגשת עכשיו כמו שהתרגשתי בפעם הראשונה שעמדתי כאן. אולי בגלל העיתוי, זו זכות, חברים בצד שמאל, אנא מכם. דוד ביטן, חבר הכנסת.

אולי בגלל העיתוי, זו באמת זכות גדולה, רגע לפני שאנחנו מתפזרים מכאן, להביא חוק כל כך משמעותי ולהעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית. זהו חוק שחודשים ארוכים נלחמנו עליו. בנינו אותו צעד אחד צעד, התעקשנו על היבטים חיוניים כמו החלת חובת התקנה מחד, ושמרנו על האיזונים הנדרשים מאידך. עשינו זאת במטרה להגן על חייהם, שלומם וביטחונם של פעוטות חסרי ישע ואיתור פגיעה בהם, לצד שמירה על כבודם ופרטיותם הן של הפעוטות והן של אנשי הצוות במעון. נוכח המציאות המצערת שבה מתברר כי ילדים רכים בשנים עלולים להיות חשופים לפגיעה ואלימות קשה בלי שנמצאת הדרך לטפל כנדרש ברבים ממקרים אלה, התקנת המצלמות היא הכרחית. מצלמות המתעדות את הטיפול בפעוטות חסרי הישע יכולות לשמש אמצעי הרתעה ואכיפה שאין להמעיט ביעילותו ואף קשה להפריז בחשיבותו, נוכח המציאות הבלתי-נתפסת שבה רבים מהתיקים שנפתחים בגין פגיעה בחסרי ישע פשוט נסגרים מחוסר ראיות. הצעת החוק מחייבת מפעיל של מעון יום שבו שוהים שבעה פעוטות לפחות וכן מפעיל של מעון יום שיקומי להתקין מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון בכל השעות שבהן הם שוהים בו. התיעוד יהיה בהקלטת וידיאו ללא קול, התיעוד יהיה במעגל סגור. כדי לצמצם את הפגיעה בפרטיותם של המצולמים חל איסור צפייה בצילומים, העתקתם, העברתם לאחר או עשיית כל שימוש בהם אלא לפי צו של בית משפט. מי כן יורשה לצפות בחומרים המצולמים? משטרת ישראל ורשויות התביעה ומנהל האגף למעונות יום ולמשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכן מפקחים מטעמו. כל זאת כמובן במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות ולצורך מניעת הפגיעה בלבד. גם במקרים שבהם לא התפתח התיק לכדי חקירה פלילית אך נצפתה התנהגות שעלולה להביא לפגיעה בילדים, תדווח על כך המשטרה לממונה על אגף המשפחתונים ומעונות היום. הוראות החוק ייכנסו לתוקף בספטמבר 2019, אך החובה להתקנת המצלמות תיכנס לתוקפה בספטמבר 2020. תקופת הביניים תהיה תקופת הסתגלות, שבה הוראות החוק יחולו על מי שיתקין מצלמות לאחר פרסום החוק, אך במעונות שבהם יהיו מצלמות לפני יום פרסום החוק יחולו הוראות חוק זה בתום תקופת הביניים. עוד ניתן לקבוע כי יינתן סיוע כספי למעונות יום לצורך התקנת מצלמות במעון לפי החוק המוצע, במהלך תקופת הביניים. אל לנו לשכוח, חברים יקרים: מקרים מצערים כמו מותה האכזרי והמיותר של יסמין וינטה זיכרונה לברכה הוכיחו לכולנו כיצד קיומה של מצלמה יוכל להרחיק מטפלת אלימה מקורבנות נוספים. יחד עם זאת חשוב לי להדגיש: ישנן מטפלות מדהימות, מסורות, שמקדישות את חייהן למען הילדים. לא להן נועד החוק הזה. החוק הזה נועד לכל אלה שסורחות וצריך לעקור אותן מהמערכת. הן פוגעות הן בילדים והן בתדמית המטפלות האחרות, שעושות עבודת קודש. חבריי חברי הכנסת, זוהי תחילתה של מהפכה. עד לא מזמן מסגרות לידה עד שלוש היו שטח הפקר לחלוטין. חוק המצלמות משלים את חוק הפיקוח שיזמתי והעברנו בכנסת לפני כחודשיים, ושני החוקים הללו מתחילים תהליך של הסדרה למען ביטחונם האישי של ילדינו. נלחמנו בוועדה ועבדנו סביב השעון כדי להספיק להביא אותם להצבעה עוד בקדנציה הזו, ועשינו זאת. הינה אנחנו עומדים כאן רגע לפני פיזורה של הכנסת. מסגרות לידה עד שלוש הן מסגרות חינוכיות לכל דבר ועניין, כך המדינה צריכה להתייחס אליהן, ואני אמשיך לפעול כדי להוביל אותן למקום הזה. שוב אני אומרת, חברים, זוהי רק ראשיתה של המהפכה, אבל אנחנו מניחים כאן את היסודות להמשך. להצעת החוק הזו ולעבודה הרבה שותפים הרבה מאוד גורמים. אני רוצה להודות, ברשותכם, לשר האוצר, שהאמין בי לאורך כל הדרך וסייע בתקצוב, הן של חוק הפיקוח והן של חוק המצלמות, וכמובן גם לאנשי משרד האוצר, לשר העבודה חיים כץ, שסייע מול המשברים, בעיקר בישורת האחרונה, וכמובן גם לכל אנשי משרדו, שעשו לילות כימים כדי שנביא את הצעת החוק הזו, לשרת המשפטים איילת שקד, לנציגי משרד המשפטים, המשרד לביטחון פנים, משרד ראש הממשלה, נציגי הגנים הפרטיים, נציגי ההורים בוועדה וציבור ההורים בכלל, שסייעו לנו בהפעלת הלחץ הנדרש כאשר השמיעו את זעקתם, ליועצת המשפטית של הוועדה, הגב' שמרית שקד. עשיתי לך חיים לא קלים, אני יודעת, אבל את יכולה לחזור לנשום,

מנהלת הוועדה, כולם כאילו התכנסו לזמנים של לפני החוק ואחרי החוק, אז כולכם יכולים לנשום לרווחה, כמובן לצוות הוועדה המסור ולצוות היקר שלי,

לאביטל, לסתיו, לריאל, שהרגישו את הדריכות לאורך כל הדרך. הינה, גם אתם יכולים לחזור לנשום. אני קוראת לכם, חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. חברים, אנחנו עושים כאן היסטוריה. אנחנו מניחים יסודות חשובים ואני רואה בכם שותפי אמת לדרך של הסדרת המוסדות לגילאי לידה עד שלוש. תודה רבה. היו"ר מאיר כהן: תודה רבה, גברתי. אם כן, אין הסתייגויות, אבל יש בקשת רשות דיבור. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, מוותר. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת, אנחנו רוצים לעבור

להזכירכם, אנחנו מצביעים על הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018, בקריאה שנייה. מי בעד ומי נגד? סעיפים 1 15 נתקבלו. 43 בעד, מתנגד אחד, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. ברשותכם, אנחנו עוברים לקריאה שלישית. בבקשה, מי בעד ומי נגד? חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018, נתקבל. 50 בעד ושניים מתנגדים. אם כן, הצעת החוק עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ותיכתב בספר החוקים. מזל טוב לכל היוזמים. אני רוצה לציין לפרוטוקול שחברת הכנסת שלי יחימוביץ טעתה בהצבעה בקריאה השנייה והצביעה נגד במקום בעד, אם כן הצבעתה היא בעד. אני אאפשר דקה אחת של תודות.

בבקשה, גברתי, אבל דקה, להקפיד. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אני רוצה, כחברת כנסת, כאימא וכסבתא, להודות לך על ההובלה של החוק ובכלל על העבודה בוועדה לזכויות הילד. הילדים שלנו, הנכדים שלנו, הם העתיד ושכחנו אותם, את כל הסוגיה של הגיל הרך, יותר מדי שנים. דווקא את חסרי הישע, דווקא את הילדים הקטנים והרכים שלנו. באמת הגיע הזמן לשנות. החוק הזה נותן תקווה. הוא לא המכלול שפיללנו ויש עוד הרבה מאוד עבודה, לבוא ולראות איך אנחנו מגינים,

מכשירים את האנשים, אבל אין ספק שההתמדה שלך וההובלה והעבודה המשותפת שנעשתה כאן, אני שמחה להיות שותפה לחוק החשוב הזה, יחד עם חברים וחברות, אין פה אופוזיציה וקואליציה. כל הכבוד, תודה רבה. תודה רבה, גברתי. אם כן, ברשותכם, אנחנו עוברים להצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, הלוא הוא הגז שנמצא אצלנו בבלוני הגז בבית, התשע"ט 2018, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר האנרגיה חבר הכנסת יובל שטייניץ,

אדוני היושב-ראש. אני מבקש שוב, חבר הכנסת אוחנה, יקירי. חבריי מסיעת הליכוד, ההתרגשות רבה, אבל עדיין יש לנו הזדמנות להעביר את החוק הזה. אדוני היושב-ראש. אני מבקש מהסדרנים, אנא להרגיע את יושבי היציעים. בבקשה, אנחנו בתהליך חשוב של חקיקה. אני שמח להציג בפני הכנסת את החוק, חוק הגז הפחמימני, זה הגז לבישול ביתי לא הגז הטבעי. הגז הביתי שמגיע בבלונים זה גז אחר מהגז הטבעי. חוק שמטרתו הינה שמירה על שלום הציבור וביטחונו מפני שימוש רשלני ומסוכן בגז בישול, גז שמייצרים אותו בבתי הזיקוק, לא בטבע. הצעת החוק החדשה נועדה להבטיח כי כל אדם הקשור לשרשרת הטיפול בגז יעמוד בקריטריונים קפדניים, לשם ההגנה על שלום הציבור וביטחונו ובעיקר כדי למנוע נזקים העלולים להיגרם משימוש לא נכון בו. החוק החדש מעניק כלים נוספים להתמודדות עם בעיות באכיפת החוק הקיים ומחמיר את הענישה על העבירות החמורות והנפוצות בתחום. לדוגמה: החוק יגדיר לראשונה את האחריות של ספק הגז הביתי לסוכנים הפועלים מטעמו, אנשים סביב עליזה,

את מוזמנת להירגע. אנחנו בדקה ה-90, אנא מכם, אל תפריעו, לא שומעים את השר. סדרנים, עליזה'לה, להירגע. חברת הכנסת נורית, כן, את הכי בולטת שם. עליזה, זהו, אפשר להירגע, הכול בסדר, מתוקה. תודה רבה. בבקשה, אני מבקש שקט. החוק יגדיר לראשונה את האחריות של ספק הגז לסוכנים הפועלים מטעמו ויאפשר, במקרה של הפרות חוזרות, לסגור סוכנויות גז המסכנות את הציבור. הקלה ברגולציה, מתקן או חברה שקיבלו רישיון לשלוש שנים יקבלו אותו מעתה והלאה לחמש שנים. עבירות טכניות של ספקי גז, שעד כה היו פליליות, הופכות להיות עבירות של עיצומים כספיים בסכומים של מאות אלפי שקלים, בהתאם לחומרת העבירה. עבירות הקשורות להתנהלות עבריינית משמעותית, כמו מכירה פיראטית של גז, ביצוע עבודות באופן פיראטי תוך סיכון הציבור, יהפכו להיות בעלות רמת ענישה גבוהה יותר, עד שלוש שנים מאסר במקום שנה. בשונה מחוק הגז המקורי, שנחקק ב-1989, החוק החדש מציע לפצל את החקיקה הקשורה לעיסוק בגז לשני תחומים: גפ"מ, או גז פחמימני מעובה, גז בישול, והגז טבעי. התיקונים העיקריים בהצעת החוק נוגעים בהסדרת פעילות הספקת הגז מטעם ספקי הגז,

הסדרה בנושא מתן רישיון לספקי גז תוך קביעת תנאים מהותיים לקבלת רישיון, הגבלת תוקפם של היתרים למתקני גז, הרחבת הסמכויות המינהליות של מינהל ענייני בטיחות הגז, איסור לספק גז למי שאינו צרכן ואין לו רישיון לעסוק בגז, חיזוק סמכויות הפיקוח והתאמתן לחקיקה העדכנית, החמרת הענישה על העבירות החמורות בתחום והתאמת סעיפי העונשין לחקיקה העדכנית. מעבר להיבט הבטיחותי, החוק נועד להסמיך אותי, כשר האנרגיה, בהתייעצות עם שר הכלכלה, לקבוע אמות מידה לעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שנותן בעל רישיון אספקת גז, על מנת לשפרם. אנחנו בטוחים וסמוכים כי החוק החדש, חוק הגז החדש בגרסתו הנוכחית, ייטיב עם הציבור וישפר את היכולת לדאוג לביטחונו של הציבור המשתמש בגז הבישול.

תודה רבה, אדוני. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים בקריאה ראשונה, בבקשה. חבר כנסת איציק שמולי, מוותר, חברת הכנסת חנין זועבי, אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג,

חברת הכנסת עליזה לביא,

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אתה רוצה? אני מוסיפה אותך ונועלת את רשימת הדוברים. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אנחנו יוצאים

ואנחנו יוצאים לבחירות על נושא שכבר מזמן היה אמור להיות מוסדר ומתואם, והיה לנו חוק, אבל ביטלתם אותו. במושב הראשון של הכנסת הזאת, הכנסת העשרים, כל מה שעשיתם זה ביטלתם את החוקים שבאו להיטיב עם אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל ובלטתם בחקיקה שלכם לטובתכם עצמכם: חוק המימון של הפריימריז, להעלות פה משכורות לחברי כנסת, ועוד ועוד חוקים שבאים ומיטיבים איתכם. אז די, תפסיקו לעבוד עלינו. אנחנו לא היינו יכולים להצביע על חוק גיוס, והיינו הראשונים לבוא ולומר, זה הדנ"א שלנו, לזה באנו וזה מההתחלה הקול שלנו. אבל כשאנחנו שומעים על סחר חליפין בכסף תמורת חוק הגיוס, על העברה של כספים שכבר ב-1 בינואר הייתה אמורה להתבצע בתמורה לכל אותן סנקציות כלכליות, על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים?

זה מזכיר לי תקופות אפלות בעם היהודי שבהן הקהילות היו נדרשות לתרום ולתת מבני הקהילה לצבא הצ'כי, לצבא הרוסי, לצבאות האחרים שבתוכם הקהילה גרה, אז את מי תמיד נתנו?

את מי שהיד שלו לא הייתה משגת. ולרוב אלה היו בני האלמנות, לא בני הגבירים. אז חברים, אנחנו פה, תודה לאל, במדינת ישראל. אתם חברי וחברות כנסת של מדינה ריבונית, של מדינה שהיא שלנו. די, עד מתי תעבדו. אנחנו מביאים חוק מצוין, שהרמטכ"ל מסכים ומשרד הביטחון מסכים,

כלאחר יד, חבר הכנסת דודי אמסלם, יו"ר הקואליציה, מבטיח הבטחות, שמתועדות, לבוא ולטלטל את הכול. אז בואו, לא נעבוד על אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. זאת לא המטרה שלנו. אנחנו בראש מורם הולכים לבחירות. ודי, נמאס. הגיע הזמן. הבחירות היו צריכות מזמן,

כבר להיות כאן. אנחנו לא יכולנו להצביע על חוק שבא ועושה מאיתנו צחוק. וטוב שכך. אנחנו הולכים לבחירות, ולמדינת ישראל מגיע הרבה יותר טוב ממה שיש עכשיו, והרבה אין. אז ההצהרות שהיו כאן, של ראש הממשלה, על מצב ביטחוני רעוע, ראינו מה הכוונה ומהם השימושים שלא ייאמנו של ראש הממשלה במציאות הביטחונית ובכלל, וליוקר המחיה אתם לא מפנים זמן, ועוד ועוד תפקידים שלוקח ראש הממשלה על עצמו.

אז כן, למדינת ישראל מגיע ראש ממשלה שבאמת מדינת ישראל חשובה לו, שיהיה שר ביטחון,

ושר קליטה,

שרת האוצר.

אבל באמת שיבינו שלמדינת ישראל מגיע הרבה יותר, ואת זה אנחנו ניתן,

תודה רבה, גברתי. תודה רבה לחברת הכנסת עליזה לביא. חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח, חבר הכנסת משה מזרחי, אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חבר הכנסת מסעוד גנאים, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חברת הכנסת סתיו שפיר, אינה נוכחת, חברת הכנסת נורית קורן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת יואל חסון אינו נוכח, חבר הכנסת יהודה גליק, לא רואה, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ילין, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, החוק הזה הוא חוק חיוני, הוא חוק טוב. השתתפתי בכל ישיבות ועדת הכלכלה שדנה בו, ושינינו דברים. וחשוב שיש את החלק הזה של הצוברים של הרב-קומות, הבניינים, ויש את החלק שקשור יותר לאוכלוסייה שלי, שאלה בלוני הגז, כי לרוב באלה אנחנו משתמשים. בחוק בהתחלה היו סעיפים שבעצם היו מחסלים את העבודה הזו של הבלונים לאוכלוסייה הערבית ומוציאים אותה מכל היישובים, כי ביקשו תנאים מסוימים. ההתערבות שלי, כבוד השר, וקריאת המצב הקיים, כי לא יכול להיות שאתה בא, מוציא אותם מהמקומות שהם קיימים בהם ואתה מעביר אותם לאזורי תעשייה שלא קיימים, אזורי תעשייה שעוד לא אושרו, המשמעות היא שאתה סוגר את כל הענף הזה, ואנשים לא יוכלו לעבוד. התיקון, שיווי המשקל, שהיינו צריכים לדאוג ליתר בטיחות כי זה גם חיי אדם, חיי האנשים שעובדים עם זה וחיי האנשים שהם באוכלוסייה באותם יישובים, דאגנו לשמור על חיי האדם, לשמור על הבטיחות אבל גם לשמור על התעסוקה של האנשים. ובנוסף לכל הצרכים שדרושים, אני העליתי, כבוד השר, נקודה שהתחילו, הבטיחו שהם מתחילים לעסוק בה, וזה בא מהתחום המקצועי שלי: יש מבנים שבהם הצוברים וכל מה שיש בגז, זה אפילו לא בחצר של אותו בניין אלא בחצר של בניין אחר. יש דליפות לפעמים, ואנשים שבאים לסגור לא יודעים מאיפה, ואז יש סכנות. לכן ביקשתי שתהיה דאגה להכין תוכניות כמו תוכניות לאחר ביצוע, as made, ולדעת שיהיה מאגר אצל החברות. במיוחד מכיוון שיש גם אפשרות לעבור מחברה לחברה שאנשים ידעו איפה הצנרת עוברת, איפה הצוברים, איפה כל המערכת. במידה שחס וחלילה יש דליפה, לפני שאסון קורה אפשר לבוא ולדעת בדיוק,

לאן להגיע, ולמנוע הרס ולמנוע גם פגיעה, או הפסדים, בחיי אדם או בבריאות. לכן החוק הזה, קודם כול טוב שזה מגיע לקריאה ראשונה, כך שתהיה אפשרות לרציפות בקדנציה הבאה, כי זה חוק חשוב. לא הספקנו לסיים אותו בקריאה שנייה ושלישית. היום אנחנו נצביע עליו, וכך הוא גם יוכל להיות אחד החוקים הראשונים שאפשר לקדם בקדנציה הבאה.

תודה רבה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חבר הכנסת איל בן ראובן, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר אחמד טיבי, מוותר. חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, בבקשה, אדוני. עד שלוש לרשותך, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו מתבשרים היום על קביעת תאריך לבחירות, 9 באפריל, עד כמה שהבנתי מהתקשורת וגם מהרוח שבפרוזדור הכנסת. לפני כמה חודשים הבאנו הצעה לכנסת, שנפסלה על ידי הנשיאות: מדינה לכל אזרחיה. והיום היה בג"ץ, שבסוף החליט לא להחליט, וכנראה הבחירות הצילו את המצב של הבג"ץ. אנחנו מדברים על חוק שהוא חוק חשוב, חוק שלדעתנו יכול לפתור את כל הבעיות של הגזענות במדינה הזאת, בארץ הזאת.

בסיסי וחשוב. אנחנו חושבים שהחוק הזה, עצם העובדה שפוסלים אותו הוא מקומם, עצם העובדה שלא נותנים אפילו לדון עליו, וסעיף 75(ה) פוגע באופן קיצוני בתפקידם העיקרי של חברי הכנסת הנבחרים על ידי הציבור, והם לא נבחרים לא על ידי יושב-ראש הכנסת ולא על ידי נשיאות הכנסת אלא על ידי אנשים ששלחו אותם לייצג אותם בתוך הפרלמנט, בתוך הכנסת, על מנת לייצג אותם בצורה נאמנה.

448,000 האנשים שבחרו את המשותפת שלחו אותנו לא על מנת לייצג את האג'נדה של היושב-ראש אדלשטיין ולא של אף אחד אחר. אנחנו נבחרנו על ידי הציבור ולא נבחרנו על ידי מפלגות אחרות. אחרת לא היינו נבחרים. אני חושב שזו הייתה הזדמנות, וההחלטה לא נכונה, ההחלטה פוגעת בחופש הביטוי, וגם היא לא דמוקרטית. עצם העובדה שדמוקרטיה מרשה לך להציע הצעת חוק ובסוף אותו מחוקק מונע ממך להציג אותה אפילו ולדון עליה, אם זה בוועדות של הפרלמנט, בוועדות של הכנסת, ואם זה במליאה של הכנסת, אני חושב שזה כשלעצמו, ההתנהגות הזאת היא התנהגות פוגעת והתנהגות לא פרלמנטרית ולא חוקתית. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת ג'מעה אזברגה. חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אברהם נגוסה, אינו נוכח. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. החוק הזה עוסק אומנם בגז הפחמימני המעובה, אבל אי-אפשר, גברתי, לוותר על הפיתוי ולדבר על אותו גז, החטא הקדמון, הבסיסי, של הממשלה הזאת בנושאים הכלכליים. הסכם הגז שממשלת נתניהו קידמה בצורה כוחנית ובריונית, בשימוש בלחצים כנגד חברי הכנסת וכנגד השרים, הוא אחד המהלכים הבעייתיים והמוטעים ביותר שנוהלו כאן לאורך השנים. נמצא איתנו שר האנרגיה, השר שטייניץ, שבתפקידו כשר אוצר,

הוביל מערכה בכיוון אחר, לצמצום הרווחים של בעלי הגז, בעלי הזיכיונות, הטייקונים, מערכה שהובילה אז, כמו שאתם זוכרים, עמיתיי חברי הכנסת, לוועדת ששינסקי, ולהחלטה שאפשרה לתת לציבור הישראלי חלק יותר משמעותי מההכנסות מהגז. זה היה הישג מאוד גדול. ומאותו שלב הממשלה התחילה ללכת פשוט בכיוון ההפוך. היא התחילה ללכת בכיוון ההפוך כאשר מתווה הגז האחרון, גולת הכותרת בו היא המחיר שאליו הגענו, המחיר הבלתי-סביר של הגז שנמכר למשק הישראלי. זוהי תוצאה של מדיניות שהעדיפה את האינטרסים של הטייקונים על פני האינטרסים של הציבור הישראלי. כאשר יחידת חום של גז, עלות ההפקה שלה הוא 1.25 דולר אבל למשק הישראלי יחידת אנרגיה כזאת נמכרת ב-6 דולר, זה דבר שגורם להעלאה של מחירי החשמל, זה דבר שגורם לעליות מחירים במשק. ועמיתיי חברי הכנסת והציבור שצופה בנו כאן, אלה הם דברים שנמצאים באחריותו האישית של ראש הממשלה, האיש שקידם את המתווה הזה, האיש שנלחם עליו. הוא האיש שאחראי לעליית המחירים. ולכן, כאשר מדברים על כך שצריכה להיות מחאה נגד יוקר המחיה אבל המחאה הזאת לא יכולה להיות פוליטית, אני אומר לאלה שאומרים את זה: חברות וחברים, ההחלטה שנמצאת ביסודו של יוקר המחיה בישראל כרגע היא החלטה פוליטית. אותה החלטה, אותו מתווה שהוביל למחירים הגבוהים מדי שבהם גז נמכר לחברת החשמל ולמשק החשמל הישראלי, זוהי בעיית הבעיות של המדיניות הממשלתית, שנושאת באחריות לעליית המחירים בכלל במשק. ולכן אני אומר לאלה שמוחים נגד יוקר המחיה: חברים, תמחו מחאה פוליטית, ובמחאה הפוליטית הזאת שלכם תזכרו מי האחראי. האחראי ליוקר המחיה בישראל הוא, קודם כול, ראש הממשלה בנימין נתניהו. רוצים להיפטר מיוקר המחיה? תצביעו בבחירות כדי שיהיה כאן ראש ממשלה אחר, הרבה יותר טוב. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת רחל עזריה, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חברת הכנסת ענת ברקו,

חברת הכנסת שרן השכל,

חברת הכנסת נאוה בוקר, אינה נוכחת, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח,

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, חבר הכנסת רוברט טיבייב. לאחר מכן השר שטייניץ יסכם את הדיון. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו ברשימה המשותפת החלפנו ברכות היום אחרי ההודעה על הקדמת הבחירות.

כל היום אמרנו "מברוכ" אחד לשני, ובאמת יש תחושה של ברוך שפטרנו. כל יום נוסף של הממשלה הזאת הוא יום שיכול להביא לעוד סיכון ועוד סיכון. אולי כל כך אירוני שדווקא ביום שבו הוכרז על הקדמת הבחירות, ועדת החוקה אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של חבר הכנסת סמוטריץ להעביר שליטה בקרקעות פלסטיניות בשטחים הכבושים לחטיבה להתיישבות יהודית. זו רק דוגמה אחת של אותה חקיקה, חקיקה שמחזקת את ההתנחלויות, חקיקה שסוללת את הדרך לסיפוח התנחלויות וסיפוח שטחי C לישראל, וכך גם להוביל את שני העמים לתהום.

אנחנו רק מברכים על ההתפתחות היום. שלא לדבר גם על שורה של חוקים גזעניים שלצערי עברו בכנסת הנוכחית, אפשר להזכיר את החוק להדחת חברי הכנסת,

כמובן, להזכיר כאן את חוק הלאום, החוק הגזעני, חוק האפרטהייד הקשה הזה. ולכן, אל מול ממשלה שפעלה במרץ, ללא הפסקה, במשך כמעט ארבע שנים לחוקק חקיקה אנטי-דמוקרטית, חקיקה גזענית, חקיקה שמחזקת את ההתנחלויות, חקיקה שמנציחה את הכיבוש, תבינו מכאן את האנחה היום שהינה, הממשלה הזאת, הגיעה לסוף דרכה. ואני רוצה לאתגר את כל מי שהצביע בבחירות האחרונות למפלגות שהיום בקואליציה: האם הם הרגישו בשיפור אחד שהם יכולים להצביע עליו בחיים שלהם? האם הרגשת הביטחון והשלום שלהם היום היא יותר טובה מלפני כמעט ארבע שנים? האם המצב הכלכלי שלהם יותר טוב מלפני כמעט ארבע שנים? זו השאלה שכל אזרח בישראל צריך לשאול את עצמו, האם המצב שלו כיום הוא יותר טוב? נא לסיים, אדוני. אני חושב שהתשובה היא ברורה. המצב נהיה יותר גרוע, ועל כן אסור, אסור לתת לקואליציה הזאת לחזור עוד פעם לשלטון, צריך להחליף את הממשלה בבחירות הבאות. תודה רבה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. אני יכולה להתווכח איתך הרבה, אבל לא מכאן. חבר הכנסת רוברט טיבייב, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. בבקשה.

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, כבוד השר שטייניץ,

אני קודם כול רוצה לחזור לשבוע שעבר וקודם כול לשאול: איפה חברי האופוזיציה שצריכים להיות פה? מהמחנה הציוני, לצערי הרב, לא נמצא פה אף אחד. איפה הם? הם כנראה הולכים לעשות בדיקת שמיעה. על מה שמיעה? אם אנחנו זוכרים, בשבוע שעבר עלתה הצעת חוק מאוד חשובה, וקיבלנו עמדת סיעה בישיבת הסיעה, שאנחנו תומכים בהצעת החוק. קיבלנו דפים שאמרו "בעד". הצבענו בקריאה שנייה בעד.

בין הקריאה השנייה והשלישית, שמענו קולות. איזה קולות, אני לא יודע, אבל קיבלנו קולות נגד.

גברתי? מאיפה קיבלת את הקולות האלה? אני בדקתי את השמיעה ולא הבנתי מה קרה. או שחברי המחנה הציוני הלכו לעשות בדיקת שמיעה או שהלכו לעשות בדיקת אשפוז פסיכיאטרי, כי אני לא הבנתי מה קרה. חשבתי שיש לי איזה בעיה, הלכתי לרופא, איפה אתה בקמפיין הבא? אמרתי: תגיד לי, תגיד לי בבקשה, מה לעשות במקרה הזה? אני צריך לבדוק את עצמי? אתם זוכרים שקיבלתי עונש על זה שלא יכולתי להצביע. פה סיעה שלמה הצביעה נגד עמדת הסיעה. מה הם צריכים לקבל? עונש, נכון? רק צדיק אחד היה שהצביע בעד הסיעה, זה היה איתן כבל,

זאת אומרת, או שצריך להעניש את איתן כבל או שצריך להעניש את כל הסיעה. אני חושב שבעמדה כזאת, שאנחנו מתחלפים כל הזמן, באמת את כל הסיעה צריך לשלוח לבדיקה פסיכיאטרית, לאשפוז. אני לא יודע מה קרה להם, באמת אני לא יודע, אבל אני חושב שהבדיקה הפסיכיאטרית הזאת, תעשו בחירות. אני בעד להחליף את הממשלה אבל רק אחרי האשפוז.

איפה, תודה רבה לחבר הכנסת רוברט טיבייב. יסכם את הדיון השר שטייניץ. בבקשה, אדוני.

היושבת-ראש, אני רוצה לסכם את הדיון ובעיקר להתייחס לדבריו של ידידי חבר הכנסת דב חנין, ידידי ויריבי הפוליטי. קודם כול, אני מודה לך על המחמאות. זה לא דבר של מה בכך ששר בקואליציה מקבל מחמאות מחבר אופוזיציה.

גם אתה סייעת בעניין הזה, אבל אני השר הראשון בתולדות ישראל שניהל מלחמת ענק, מלחמת חורמה, מול הלובי החזק של חברות האנרגיה והטייקונים, מלחמת עולם כשר אוצר, והעליתי את חלקו של הציבור מ-20% ל-60%, ואפילו בשדה לווייתן זה התקרב ל-70%.

אני מודה לך על התמיכה אז ועל זה שזכרת את זה היום. אני שומע רבים שמבקרים אותי היום שאני משתדל לפתח את שדות הגז ומגיע להסכמות עם חברות האנרגיה. כל אלה שמבקרים אותי לא עשו 5% מהמאבק שאני ניהלתי נגד תשובה ונגד הלובי של חברות האנרגיה ונגד דלק ונובל בתקופתי כשר האוצר. זה היה המאבק הכי גדול אי פעם של השלטון מול ההון הגדול. ניצחנו, וניצחנו פה גם בעזרת חברי כנסת רבים, כולל דב חנין, שנתן לי אז סיוע מהאופוזיציה. אבל עכשיו אני אומר איפה אתה לא צודק, ומה שאמרת, אני מניח בחוסר ידיעה או בשוגג, אפילו מטעה את הציבור.

אני רוצה לומר לך שמחיר הגז בישראל, הממוצע, עומד בערך על 5 דולר היום. זה זול בהרבה מרוב מדינות אירופה. כמעט מכולן. רגע, אני עונה לכל מה שאמרת. יתרה מזאת, אם תיקח מדינות שרוב הגז שלהן הוא בים, בימים עמוקים או בכלל בים, אז בהולנד או נורבגיה או בריטניה או אוסטרליה, ששם הגז הוא כמו אצלנו, חצי או יותר בים, שזה הרבה יותר יקר לפתח, אנחנו הכי זולים, הכי זולים מכל מדינות ה-OECD שיש להן גז בים ולא ביבשה. הטיעון הזה, שההפקה עולה 30 40 סנט הוא כל כך אבסורדי שלא שווה לענות עליו אפילו.

כי גם בהולנד ההפקה היא 30 40 סנט, ובנורבגיה היא גם 30 40 סנט, וגם בבריטניה. אבל שם מוכרים היום את הגז לא ב-5 דולר בממוצע, כמו בארץ, אלא ב-8, 9 ו-10 דולרים. למה אף אחד שם לא אומר: אבל ההפקה היא רק 30 40 סנט? כי מחיר ההפקה, שזה רק התחזוקה השוטפת אחרי ההשקעה של מיליארדי דולרים, ולא כולל את הסיכונים ולא כולל את ההובלה, הוא לא רלוונטי כמעט למחיר הגז. הוא לא רלוונטי למחיר הגז.

בהולנד או בבריטניה, ששם מחיר ההפקה הוא 30 סנט, או בקנדה או אוסטרליה מוכרים את הגז ב-5 ו-8 וגם 10 דולרים, רק פה מנסים להטעות את הציבור עם הנימוק האווילי הזה, שהוא חסר בסיס. יתרה מכך, דב, דיברת על החוזה של חברת החשמל, שהוא קצת יותר יקר מהממוצע,

אבל אני מתפלא עליך: החוזה של חברת החשמל נחתם ב-2012, מתווה הגז נחתם ב-2016, ארבע שנים אחר כך, ומאז מתווה הגז המחירים התחילו לרדת. לכן היום כבר יש תחנות כוח פרטיות, שמשפיעות על מחיר החשמל, שקונות גז ב-5 וב-4 דולר, ואפילו 3.90. זאת אומרת, מאז שעשיתי את מתווה הגז ב-2016, המחיר של החוזים החדשים ירד באופן דרמטי, כי פירקתי את המונופול, מכרו את כריש-תנין, התחילה תחרות והמחיר התחיל לרדת. מתווה הגז הוביל להורדת מחירים. מתווה הגז הוביל לפיתוח שדות נוספים ולהתחלת תחרות. מתווה הגז הוביל למשהו שמאוד יקר לך ולי, דב, לכך שהפחתנו את הפחם, התחלנו בתהליך של להיפטר מהפחם הארור, שמזהם את האוויר והורג מאות ואולי אלפי ישראלים כל שנה. שיבחת אותי על ועדת ששינסקי, אתה יכול בלב שלם לשבח אותי גם על מה שאני עושה כשר אנרגיה, גם במתווה הגז וגם בהפחתה דרמטית של זיהום האוויר בישראל, שכבר התחילה. זה אפילו יותר חשוב מכסף, זאת הבריאות שלנו ושל ילדינו שתשתפר, כי הגז הטבעי, שמפתחים בזכות מתווה הגז, מחליף את האוויר המזוהם של הפחם. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו רוצים להצביע. אם כן, אדוני השר הגיע למקומו. אנחנו מצביעים בקריאה שנייה ושלישית, קריאה ראשונה. סליחה, טעות, קריאה ראשונה, תודה רבה, ותודה לך, טלי. הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התשע"ט 2018, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התשע"ט 2018, לוועדת הכלכלה נתקבלה. 34 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים.

הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה עברה בקריאה ראשונה והוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק היא ועדת הכלכלה.

התשע"ט 2018, לקריאה ראשונה.

בבקשה, כבודו.

איילת שקד המאפשרת לכנסת ישראל לעשות חוק זה. כל מטרתו היא למנוע עוול והטלת כתם בבני אדם שרק נחקרו, סגרו להם את התיק, ומכיוון שיש אי-בהירות או מתחילים לדבר על חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, נשארים עם כתם לכל ימי חייהם, בשעה שאם היו מועמדים לדין ומזוכים לא היה שום כתם כי הזיכוי הוא טוטאלי. לכן לא הגיוני שמי שזוכה בבית משפט מצבו יותר טוב, ומי שאפילו לא הועמד לדין מצבו יותר גרוע, כי משאירים עליו איזה כתם מחמת הספק או מחמת מחסור ראיות. אני פונה לכל חברי הכנסת: אני חושב ששרת המשפטים עושה פה מהלך מאוד חשוב, שנועד לאפשר לאנשים שנחקרו, ויש עשרות אלפים כאלה, יש עשרות אלפים כאלה כל שנה ולא הוגשו נגדם כתבי אישום, להמשיך את חייהם ללא כתם. אני אקרא את הנימוק, ואני מצפה שהכנסת תתמוך בזה ללא קשר לקואליציה אופוזיציה: ההצעה שבפנינו באה לעגן בחוק זכות ערר על החלטה הדוחה בקשה לשינוי עילת סגירת תיק כנגד חשוד וכן להוסיף בסעיף 65 לחוק סדר הדין הפלילי גורם מוסמך להארכת מועד הגשת ערר. סעיף 62(ב) לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר לחשוד לפנות לתובע שסגר תיק בבקשה לשנות את עילת הסגירה. לעילת סגירת התיק חשיבות רבה, שכן יש בה כדי להשליך על שמו הטוב של אדם, היא עשויה להשפיע על אפשרות קבלה לעבודה במגוון רחב של עיסוקים, ולעיתים, אפילו על קבלה ללימודים. האפשרות לאדם לטהר את שמו מעודדת אותו לשקם את חייו, מתוך ידיעה שאין בעברו כדי לפגוע ולהשפיע לרעה על עתידו. החלטה לסגור תיק בשל חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות נרשמת ברישומי המשטרה ועשויה להיות לה משמעות רבה, להבדיל מהחלטה לסגור תיק מחוסר אשמה, אשר איננה נרשמת כאמור. סעיף 62(ב) לחוק מאפשר,

לחשוד שהתיק נגדו נסגר לפנות לגוף שסגר את התיק בבקשה לשנות את עילת הסגירה.

מזה שנים רבות, על רקע פסיקת בג"ץ בעניין פישלר, קיימת אפשרות להשיג או לערער על החלטה הדוחה בקשה לשינוי עילת סגירה, גם בפרקליטות וגם במשטרה. על פי המוצע, תעוגן בחוק אפשרות הגשת הערר על החלטה הדוחה בקשה לשינוי עילת סגירה.

ייקבע כי סמכות ההחלטה בערר על החלטת המשטרה או גוף חוקר או תובע אחר הדוחה בקשה לשינוי עילת סקירה תוכרע במשטרה או בגוף החוקר או התובע הרלוונטי, וכי הסמכות החלטה בערר על החלטה הדוחה בקשה לשינוי עילת סגירה שנתקבלה בפרקליטות המחוז או על ידי פרקליטות מפרקליטות המדינה, לרבות המחלקה לחקירות שוטרים, תוענק למשנה לפרקליט המדינה.

הממשלה מבקשת לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה. ואני אומר, הצעת חוק ראויה מאוד מבחינה מוסרית.

תודה רבה, אדוני. אם כן אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. עאידה תומא סולימאן, לא נמצאת, חבר הכנסת סאלח סעד, לא נמצא, חברת הכנסת זנדברג, לא נמצאת, חבר הכנסת אייכלר, לא נמצא, חברת הכנסת רוזין, לא נמצאת, חברת הכנסת נורית קורן, לא נמצאת, חבר הכנסת נחמן שי, לא נמצא, חברת הכנסת עליזה לביא, מוותרת, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חברת הכנסת אלהרר, לא נמצאת, חברת הכנסת כהן-פארן, לא נמצאת, חברת הכנסת מיכאלי, לא נמצאת, חבר הכנסת גליק, מוותר, חברת הכנסת סויד, לא נמצאת, חבר הכנסת ברושי, לא נמצא, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חברת הכנסת בירן, לא נמצאת. חבר הכנסת דב חנין, מוותר, לא מוותר, בבקשה. שיחה מעניינת. אז אמרתי שאולי בגלל שיחה מעניינת תרצה לוותר. אדוני, זה סוף הכנסת, הזדמנויות אחרונות. הזכות כולה שלך. אדוני, שלוש דקות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני מברך על הצעת החוק הזו. זו הצעת חוק נכונה, ראויה וטובה, אבל יש לי גם טענות לשרת המשפטים. יש לי טענות לשרת המשפטים, כי לפני יותר משנה אני הבאתי לכאן לכנסת הצעת חוק שעוסקת בשחרור מוקדם של קטינים, מרחיבה את האפשרויות לשחרור מוקדם של קטינים. הצעת חוק נכונה, הנתמכת על ידי גורמי המקצוע גם בתחום המשפטי, גם בתחום של הרווחה, גם בתחום של החינוך.

אדוני היושב-ראש, כאשר הגיעה ההצעה הזו לוועדת השרים לענייני חקיקה, היא זכתה לתמיכה, וגם שרת המשפטים חזרה אליי ואמרה לי: הרעיון הוא רעיון מצוין, בוא נקדם אותו, בוא נעשה את השינוי הזה. אדוני היושב-ראש, אני קיבלתי את זה בברכה. אבל מאז ועד היום עברה יותר משנה. הקטינים האלה עדיין נמצאים בכלא, המילים היפות היו יפות והיו אדיבות, אבל השינוי לא נעשה. יש דברים אחרים שכנראה יותר חשובים לשרת המשפטים, למשל לקדם חוק שפוגע ביועצים המשפטיים, שהופך את המינוי של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה למינויים פוליטיים. אלה היו הדברים האמיתיים בסדר העדיפויות של שרת המשפטים, ועל זה, אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לסלוח ואי-אפשר לשתוק. אותם קטינים, שנמצאים עד היום בכלא, מכיוון שההליך לשחרורם המוקדם לא קודם, ממשיכים להימצא שם בגלל שרת המשפטים. הצד החיובי של העניין הזה, אדוני היושב-ראש, הוא העובדה שבזכות הקדמת הבחירות לפחות החוק הבעייתי הזה של הפיכת מינוי היועצים המשפטיים למינוי פוליטי, לפחות החוק הזה כבר לא יקודם. יחד איתו הולכים לבית הגניזה, לפח האשפה של ההיסטוריה, אני מקווה, עוד חוקים הזויים שקודמו בכנסת הזו. אז תגידו שלום ולא להתראות לחוק הנאמנות בתרבות, הגידו שלום ולא להתראות לחוק ההפיכה של היועצים המשפטיים למינויים פוליטיים, הגידו שלום ולא להתראות לחוק ההסדרה השני, הגידו שלום ולא להתראות לחוק עונש המוות. יש כל כך הרבה יוזמות מופרעות ובעייתיות של הימין הקיצוני בכנסת שקודמו על ידי הקואליציה הרעה הזאת וייכנסו עכשיו לפח האשפה. ובהחלט, אדוני היושב-ראש, אפשר מהבחינה הזו לברך על הקדמת הבחירות ולהגיד לנתניהו: חבל שלא הקדמת אותן לפני כמה חודשים, היינו חוסכים לעם בישראל עוד כמה חוקים הזויים. תודה, אדוני. חברת הכנסת מירב

חברת הכנסת נאוה בוקר,

חבר הכנסת ילין, לא נמצא, חבר הכנסת בן ראובן, לא נמצא, חבר הכנסת יואל חסון, לא נמצא, חברת הכנסת שפיר, לא נמצאת, חבר הכנסת יונה, לא נמצא,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, לא נמצא, חבר הכנסת נגוסה, מוותר, חבר הכנסת טיבי, מוותר, חבר הכנסת טלב אבו עראר, לא נמצא, חבר הכנסת עיסאווי פריג' לא נמצא, עפר שלח, לא נמצא, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, מוותר, חברת הכנסת תמנו-שטה, מוותרת, חבר הכנסת חיליק בר,

חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חברת הכנסת השכל, לא נמצאת, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חברת הכנסת סבטלובה, לא נמצאת, חבר הכנסת אלעזר שטרן מוותר, חבר הכנסת גנאים, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב, לא נמצא, חבר הכנסת דוד אמסלם, לא נמצא, חבר הכנסת אכרם חסון, לא נמצא, חבר הכנסת פרץ עמיר, לא נמצא, איזו יעילות היום, חבר הכנסת איימן עודה, לא נמצא, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, לא נמצא, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס,

חבר הכנסת קיש,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, לא נמצא, חברת הכנסת זועבי,

חבר הכנסת אמיר אוחנה, לא נמצא, חבר הכנסת דן סידה, לא נמצא, חבר הכנסת אזברגה, לא נמצא, סליחה, כבודו, אתה מוותר, חברת הכנסת ענת ברקו,

אם כן, ברשותכם, אוקיי, טיבייב. חבר הכנסת טיבייב, בבקשה,

שלוש דקות. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב בראש, תודה. אתם יודעים שקיבלתי עונש, נכון? כן. איתן כבל, האם קיבלת את העונש? איזה עונש? הוא הצביע נגד עמדת הסיעה. כל הסיעה הצביעה בעד, הוא הצביע נגד. אנחנו צריכים לבדוק אם יש לך בעיית שמיעה, איתן.

כל החברים שלך הצביעו נגד. למה הצבעת בעד, אתה יכול להסביר? לא יכול. אבל נעבור לנושא אחר, הרבה יותר חשוב. הוציאו אותי מוועדת קליטה, באמת, ועדה שאני גאה להיות חבר בה, ועדה בראשות אברהם נגוסה. היה שם דיון מרתק ממש על התוכנית שהפעילו בקהילת יוצאי אתיופיה. קיבלתי שם פתק, השתתפתי בדיון, ואמרו: אתה חבר הכנסת היחיד מסיעת המחנה הציוני שבכלל פעם השתתף בדיון במה שקשור לקהילה האתיופית.

אם זה היה על המסתננים היית רואה את כולם צועדים שמאל-ימין. הייתי בטוח שהם רק נגד רוסים, אמרו לי שאני צריך לחזור לרוסיה, שאני פוטין. אני רוצה להזכיר לכם: אתם מכירים את הארגונים בר-גיורא, השומר, ההגנה? אני פשוט רוצה להגיד לכם את השמות. יצחק בן-צבי, יצחק נדב, ישראל שוחט, דב ברל שוייגר, יהושע חנקין, אלכסנדר זייד, ישראל גלעדי, מנדל פורטוגלי, משה גולדשטיין, צבי בקר, יחזקאל ניסנוב, אליהו גולומב. כולם היו דוברי רוסית, ואתם צריכים להתבייש להגיד לי שאני צריך לחזור לרוסיה. זה הפרצוף האמיתי של המחנה הציוני.

פעם השתחררתם? עשיתם ביקור בארגון ההגנה? אני יודע שאיתן ברושי היה שם, השאלה אם אבי גבאי היה שם. אלה השורשים של מפלגת העבודה. הם די מהר שוכחים את השורשים שלהם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בכל מקרה, רגע, רוברט, יש לך עוד 15 שניות. תן את רשימת המומלצים בפריימריז של הליכוד. תודה רבה, אדוני. אני חושב שצריך להחליף אותם, אבל עם מי? עוד פעם אותה שאלה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת יחימוביץ, לא נמצאת. סגרנו את רשימת הדוברים. אנחנו עוברים להצבעה. אנא מכם, להזכירכם, אנחנו מצביעים על הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 85) (עררים), בבקשה, בקריאה ראשונה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 85) (עררים),

2018, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 33 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אם כן, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'

עברה בקריאה ראשונה ותעבור להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. בבקשה, יושב-ראש ועדת הכנסת, הודעה שלך ללא הצבעה. בבקשה, כבודו, ולאחר מכן הודעה של סגן המזכירה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשע"ט 2018, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ להכנתה לקריאה ראשונה. הודעה שנייה: כבוד היושב-ראש,

הכנסת החליטה בישיבתה ביום רביעי, י"א בטבת התשע"ט, 19 בדצמבר 2018, להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשע"ח 2018, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ וקבוצת חברי הכנסת, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. ועדת הכנסת קבעה, בישיבתה ביום שני, ט"ז בטבת התשע"ט, 24 בדצמבר 2018, כי ועדה משותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת החוק האמורה. הוועדה תהיה בת 12 חברים, שישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא. מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה: חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ,

נאוה בוקר, יואב בן צור, תמר זנדברג, חמד עמאר. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי הכנסת טלי פלוסקוב, ניסן סלומינסקי, אוסנת מארק, יעל גרמן, מרב מיכאלי ויוסף ג'בארין. לא היה.

תודה רבה, אדוני. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. בבקשה, כבודו. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 63), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 4), התשע"ט 2018, שהחזירה הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון, ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים).

תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים לסעיף הבא: הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 63),

תודה, אדוני היושב-ראש. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 63), מ/1271, קריאה ראשונה. בהצעת החוק מוצעים שני תיקונים לחוק שירות המדינה (גמלאות) , התש"ל 1970, אשר מטרתם להיטיב ולהקל עם ציבור משרתי שירות הביטחון: שוטרים, סוהרים, חיילים, עובדי שב"כ ועובדי מוסד.

מוצע להקל בתנאי ההכרה בתקופת שירות החובה בצבא הגנה לישראל במסגרת חישוב תקופת השירות לעניין החוק,

אתה לא מקשיב. זה חוק שהוא טוב.

עד שאתם עושים משהו טוב, הכול טוב. כל מה שעשינו טוב.

מוצע להקל בתנאי ההכרה בתקופת שירות החובה בצבא הגנה לישראל במסגרת חישוב תקופת השירות לעניין החוק, תוריד את הטלפון מהיד. סתיו, תיקחי לו את הטלפון. בהקשר זה מוצע לתקן את החוק ולקבוע שמי שפרש כעובד שירות הביטחון, כעובד המשטרה או כעובד שירות בתי הסוהר והצטרף לאחד מהגופים האלה או לשירות קבע עד ליום 31 בדצמבר 2000, והשלים עשר שנות שירות לפחות, תובא תקופת שירות החובה בצה"ל בחשבון תקופת שירותו. אוקיי עד כאן?

מוצע להקל בתנאים להחלת הסדר הפנסיה התקציבית על שוטרים, סוהרים ועובדי שירות הביטחון ששירתו בצבא הגנה לישראל. כך, מוצע ששוטרים, סוהרים ועובדי שירות הביטחון ששירתו כחיילים לפי התחייבות לשירות קבע אחרי יום 31 בדצמבר 2003 אך התחייבו לשירות קבע לראשונה לפני המועד האמור יהיו זכאים להיות מבוטחים בפנסיה תקציבית במסגרת תקופת שירותם במדינה. אבקש מחבריי חברי הכנסת, זאת עוד הצעת חוק בשרשרת הצעות החוק שבאות להיטיב, לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של חברי אלי אלאלוף להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אם תספיק לפני פיזור הכנסת, אנשי כוחות הביטחון יודו לך, וגם אנחנו נודה לך.

תודה רבה, אדוני. קריאה ראשונה, עוברים לרשימת הדוברים. תמר זנדברג, חברת הכנסת. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.

זיכית את כולם. חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת סאלח סעד,

מירב בן ארי, מוותרת, איילת נחמיאס ורבין,

עליזה לביא, לא נמצאת, אלעזר שטרן, מוותר, מסעוד גנאים, לא נמצא, מיכל רוזין,

תומא סלימאן, חברת הכנסת,

חברת הכנסת בירן, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חברת הכנסת רויטל סויד,

חבר הכנסת יואל חסון, לא נמצא, יהודה גליק, לא נמצא, דב חנין, מוותר, חבר הכנסת אזברגה, מוותר, חבר הכנסת אלחרומי, לא נמצא, חבר הכנסת יונה,

חבר הכנסת איתן ברושי,

חברת הכנסת כהן-פארן, לא נמצאת, חבר הכנסת נחמן שי, לא נמצא.

סליחה, כבודו. אתה מוותר? אתה רוצה לדבר? מוותר.

אוקיי. חברת הכנסת סבטלובה, לא נמצאת, עמר בר-לב, חבר הכנסת, לא נמצא, חבר הכנסת דודי אמסלם,

עיסאווי פריג' לא נמצא, טלב אבו עראר, לא נמצא, אכרם חסון, כבודו, לא נמצא, אחמד טיבי, מוותר, מיקי לוי, מוותר, שרן השכל לא נמצאת, עמיר פרץ,

עפר שלח, לא נמצא, יוסף ג'בארין, מוותר, אברהם נגוסה, לא נמצא. נורית קורן.

הינה אנחנו מגיעים עוד מעט, ארבע שנים, לסיום הקדנציה של הכנסת הזאת, שנעשו בה הרבה מאוד דברים חברתיים, הרבה דברים חברתיים. ואני רוצה כאן לאחל לכל חברינו הנוצרים שחוגגים היום את חג המולד, לברך את כולם בחג שמח כי גם החג שלהם הגיע. ואני רוצה כמה משפטים על הנושא של פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. כידוע, הוועדה שלי, שבראשותה אני עומדת, הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן, זאת ועדה מיוחדת. ואיך שהודיעו: בחירות, הדבר שהכי עניין אותי הוא איך אני ממשיכה את הפעילות על מנת לתת למשפחות תשובות, כי הנושא הזה, חשוב מאוד לתת למשפחות תשובות וגם לראות איך אנחנו מסיימים בכנסת הזאת את הפרשה, כי זו שעת רצון וזה הזמן וזה הנושא שעכשיו צריך לתת את הדעת עליו, לפני הבחירות. מכאן אני קוראת לראש הממשלה: מונחת על שולחנך הצעה שלי לפתרון, ולתת תשובות למשפחות. הדבר חשוב מאוד.

לפני שנצא לבחירות, קבל החלטה וניתן תשובות למשפחות.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת איימן עודה, לא נמצא, חבר הכנסת אייכלר, לא נמצא, חבר הכנסת ילין,

חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חבר הכנסת איל בן ראובן, לא נמצא. חברת הכנסת שפיר,

תודה, אדוני היושב-ראש. טוב מאוד שהממשלה הזאת, הממשלה הגרועה מבין ממשלות ישראל, מתפרקת והולכת הביתה. ממשלת צביעות שעוד בזמן שהיא קובעת את תאריך הבחירות ומחליטה על התפזרותה היא כבר סוגרת את הדיל מאחורי גבו של הציבור כדי להקים ממשלה אחרת. ומה תגידו בבחירות לאזרחי ישראל? מה תגידו לעם? מה תגידו? תגידו שדאגתם לביטחון? איך תגידו דבר כזה, כשחצי משרי הממשלה רק בשבוע שעבר הפגינו נגד הממשלה על כך שהיא לא מספקת ביטחון? חצי מחברי הקבינט, מי שמקבלים את ההחלטות הביטחוניות, הפגינו נגד עצמם, שהם לא יודעים לקבל החלטות.

שאתם דואגים לביטחון שלנו? אתם לא דואגים לביטחון. ממשלה שהעבירה מיליונים לחמאס, ממשלה שחיזקה את החמאס במקום לחזק את הכוחות המתונים, ממשלה שפעם אחת לא עמדה בהבטחות שלה לציבור באף נושא שהוא, אבל בעיקר בביטחון, שתחת שלטונה 15 שנה תושבי עזה נמצאים תחת אש, שתחת שלטונה ממשיכות להיחפר מנהרות, שתחת שלטונה הביטחון שלנו נפגע כמעט בכל החזיתות, שלא השכילה לתכנן אסטרטגיה כדי להתמודד עם עזה, שלא סיימה אפילו את בניית הגדר. ממשלה שתחת לחצי ה-base, המתנחלים, לא מוכנה להשלים את בניית הגדר בין הגדה לבין ישראל, ובכך מסכנת את ישראל כל הזמן בחדירות מחבלים. כל הבחירות אתם צעקתם וצעקתם. אתם עומדים פה כבר שעות. צעקתם על כך שאוסלו היא האסון של המדינה. ובכן, חברים, היו לכם 13 שנה לבטל את אוסלו. 13 שנה שנתניהו בשלטון, היה אפשר לבטל את ההסכמים. הייתם רוצים? עם הרוב, הקטן אומנם שיש לכם, אבל הרוב בכנסת, יכולתם לבטל את ההסכמים. כמעט התפתיתי בשלב מסוים להגיש את הצעת החוק הזאת רק כדי לראות אתכם מצביעים כולכם נגדה, כי אף אחד מכם לא חושב שצריך להיכנס בחזרה לג'נין ולרמאללה באמת, ואף אחד מכם לא מעלה על דעתו להפסיק את שיתוף הפעולה הביטחוני שעובד עד כה עם הרשות הפלסטינית. אבל לצעוק סיסמאות, אתם צועקים. כל הזמן אתם צועקים: נבנה ונבנה בשטחים, ולא נעשה, חס וחלילה, פתרון של שתי מדינות. ובכן, היו לכם 13 שנה תחת נתניהו. יכולתם לספח את כל ההתנחלויות. אבל בכל החקיקה הפופוליסטית שהעברתם פה בשביל ה-base לא העזתם לספח אפילו מילימטר אחד, כי גם אתם יודעים את מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שעם עוד 2.7 מיליון פלסטינים כחלק מישראל לא יהיה עתיד למדינת ישראל, לא נוכל להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה שיש בה רוב יהודי ודמוקרטיה ושוויון לכל האזרחים שחיים בה. אתם יודעים את זה, ולכן אתם מפחדים לקבל החלטות.

הייתה טעות, אני הוספתי לך עוד דקה. אז, ברשותך, אני אסיים רגע.

צעקתם בלי הפסקה שההתנתקות הייתה טעות, אף שראש הממשלה הצביע בעד. למה לא חזרתם לגוש קטיף? יכולתם. אבל אתם לא חוזרים, כי אתם יודעים שאנחנו לא צריכים לקחת את השליטה בחזרה ולהתעסק עכשיו גם בתוך עזה. כל הסיסמאות הביטחוניות שלכם הלכו לתהום, אין בהן שום משמעות. האמת היא שאזרחי ישראל חיים בחוסר ביטחון,

תחת טרור, כבר שנים, תחת שלטונכם. ולא סתם אתם מפגינים נגד עצמכם. ככה מתנהלת ממשלה שאין לה פתרונות.

לכן צריך להחליף אתכם, וכמה שיותר מהר, ואנחנו נתקן. תודה. תודה רבה, גברתי. אנחנו ממשיכים: מרב מיכאלי, גברתי, לא נמצאת. חברת הכנסת פדידה.

לוחצים על הכפתור. אם לא עד עכשיו, אז זה הזמן.

זה הזמן ללמוד, אתה אומר, לפני שמתפזרים.

כן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתם יודעים, ביום כזה אפשר לספור כישלונות, אפשר להסתכל בפנים של הממשלה הרעה הזאת ולהגיד לה להתראות, אבל אפשר גם להסתכל על העיניים של האזרח והאזרחית ולהגיד להם: יש תקווה. סוף-סוף תהיה לכם הזדמנות לבחור ממשלה שלא מדברת על העם, שעושה למען העם. סוף-סוף תהיה ממשלה שהצפון יהיה חשוב לה, והדרום לא יהיה של אזרחים סוג ב'. כן, אתם שם בבית, שבוחנים את היום הזה, תזכרו שהמנדט עובר אליכם, ותבחנו את זה. האם באמת בארבע השנים האחרונות מישהו דאג לכם? האם באמת מערכת הבריאות נתנה לכם שירות, או שזו מערכת בריאות שותתת דם, שמאפשרת רק לעשיר ולא למי שאין כסף בכיסו? האם מערכת הרווחה אכן מטפלת בילדי הרווחה, והם לא מתקיימים במעגל קסמים? אותה עיר ואותו יישוב במצב סוציו-אקונומי נמוך, נגזר עליהם לנצח, בימי שלטון הליכוד, להישאר ערי פריפריה. תזכרו שהצד הזה מדבר פריפריה ולא עשה כלום, ברצף כהונה, למען תושבי ותושבות הפריפריה. תפסיקו. תראו להם שיש תקוה, שתושבי הפריפריה לא בכיס שלהם ונמאס להם להיות בובה על חוט. אין הרבה הבדל. כולנו רוצים את ביטחון מדינת ישראל. יש רק הבדל אחד: הם מדברים פריפריה, ואנחנו, התקווה לעשות למען הפריפריה.

כמה נראה את אותה אישה שמתלבטת בין תרופה לנעליים? כמה פעמים יספרו לנו שהכלכלה חזקה ונפלאה? הגיע הזמן שהעם ידרוש שפירות הכלכלה יגיעו לעם. הגיע הזמן שהעם ייהנה מפירות הכלכלה. הגיע הזמן שגורלו של אדם לא ייקבע על פי מקום מגוריו. כן, אני גרה בצפון. אז מגיע לי שתוחלת החיים שלי תהיה נמוכה יותר?

אני גרה בצפון והסיכויים של התינוקות לחיות,

מגיע לי שזה יהיה ככה? מגיע לי שלא תהיה לי תחבורה? מגיע לי שאני לא אקבל מערכת בריאות? השכלה? רווחה? לא עוד. חלוקת המשאבים צריכה להיות שווה. חברים וחברות, תושבים ותושבות ואזרחים ואזרחיות, זה יום שמח. בואו נעזוב את החשבונות. זה יום שאתם צריכים לעשות חשבון, כי יש תקווה לדרך אחרת. אנחנו, במחנה הציוני, תתרגלו לצמד המילים הבא: אבי גבאי ראש הממשלה, תודה רבה.

אם כן, ממשיכים. חבר הכנסת זחאלקה, לא נמצא, חבר הכנסת יואב קיש, לא נמצא, חבר הכנסת מלכיאלי, לא נמצא, חברת הכנסת זועבי, לא נמצאת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, לא נמצא, חברת הכנסת תמנו, לא נמצאת. חבר הכנסת רוברט טיבייב.

שהיו גם ראשי ממשלה: דוד בן-גוריון, חבר הכנסת מיקי זוהר וחבר הכנסת בגין, אנחנו רוצים לשמוע אותו.

דוד בן-גוריון, משה שרת, לוי אשכול, גולדה מאיר, יצחק רבין, שמעון פרס, אהוד ברק. ואת מי אנחנו רוצים ראש ממשלה מטעם מפלגת העבודה? אבי גבאי. אנחנו מאמינים שזה יקרה? רבותיי, תסתכלו לעצמכם בפנים, בתוך תוככם, ותבינו. האם אנחנו מאמינים בזה? בשביל שזה יקרה הוא צריך לנהל לפחות את הגוש. האם נותנים לו לנהל את הגוש? אני בטוח, ואתם יודעים את זה, פשוט לא סופרים אותו בגוש. ואני רוצה שיושב-ראש מפלגת העבודה יהיה גם ראש ממשלה, אני רוצה את זה, אבל בשביל לעשות את זה אתם צריכים לאמץ תוכנית של משרד השיכון, פינוי ובינוי, ואתם יודעים את מי לפנות ואת מה לבנות. הבניין קורס, הבית של מפלגת העבודה קורס. רבותיי, קחו את זה בחשבון, וצריך להחליף את הממשלה.

יש לך עוד דקה וחצי. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, יש לו עוד דקה וחצי. תודה רבה, אדוני. אני תורם את זה. בני, אני מבין שאתה נהנה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים. חבר הכנסת דן סידה, לא נמצא, חברת הכנסת ענת ברקו, חבר הכנסת משה מזרחי, לא נמצא, חברת הכנסת רחל עזריה, לא נמצאת, חברת הכנסת נאוה בוקר, לא נמצאת. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר. הרשימה סגורה.

אדוני.

אני לא אגיד דברים שאתה בהכרח רוצה לשמוע, אני מתנצל. או שאולי כן, בסתר ליבך, כי אתה, אלי אלאלוף, אחד הגיבורים,

בנושא החברתי, עוד לפני שהיית בכנסת, בקרן רש"י, במקומות אחרים, יודע בתוכך, גם אם לא תודה בזה מסיבות קואליציוניות, שהיום הוא יום בשורה לישראל, שהיום הכנסת החליטה להתפזר ולשלוח את עם ישראל לבחירות, ואני מקווה, בעזרת השם ובעזרת הבוחר, לשלוח גם את הממשלה הכושלת הזאת הביתה. ואלי, אתה יודע שהגיע הזמן, כי בסופו של דבר, יש לנו פה ממשלה שהיו לה ארבע שנים מלאות,

נדירות הממשלות בעשורים האחרונים שיש להן ארבע שנים מלאות, אבל הממשלה הזאת כשלה באופן תבוסתני וכמעט פושע בכל תחום שהיא נגעה בו. בתחום המדיני-ביטחוני, אין ביטחון, זה אתה יודע. ומדינאים בוודאי אין בממשלה הזאת. הסיפור של פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני מזמן עבר לאיזשהו מדף צדדי, ואנחנו לא מדברים עליו, מתעלמים ממנו, כאילו הפלסטינים ייעלמו,

שמענו את התיאוריות שלך על זה, אני מודה לך, תגידי אותן בבחירות. הממשלה שלך מתעלמת מזה שיש בעיה. את יודעת, פעם אפילו הליכוד,

הבין שיש בעיה, שצריך לתת פתרון למדינה. אני זוכר את הסיסמאות: נתניהו, עושים שלום בטוח, רק שרון יביא שלום, אבל אתם הכנסתם למגירה צדדית את הסכסוך הזה, ואיתו הבאתם עשרות מיליארדים שהולכים לביטחון ולניהול כושל של הסכסוך הזה במקום שילכו לבתי החולים, לקשישים, לבריאות, לאותן מטרות שאלי אלאלוף מקדם. ולכן זאת ממשלה תבוסתנית, אבל את יודעת מה? מילא הייתם תבוסתנים במדיני ובביטחוני, והייתם עושים משהו בחברתי, אבל שמעתי היום את ראש הממשלה במסיבת העיתונאים בסיעה, שהתפאר איך המדינה הזאת צועדת קדימה ואיך המחלפים, שכולם רואים אותם כי הם תקועים בפקקים,

מפתחים את ארץ ישראל, חיליק. ואיך בחברתי בכלל אין פערים. נתניהו יביס את החמאס, ימוטט את החמאס.

הוא מוטט אולי את עבאס. הוא חיזק את החמאס, הוא שילם לחמאס במזומן,

הבנתי שמעל 11,000 שקל אסור לשלם במזומן, אתם

אבל הוא שילם שקים של מיליוני דולרים לחמאס, לאותו חמאס,

שמאיים להשמיד אותנו ולזרוק אותנו מפה. אבל גם בחברתי, ענת, אתה לא

את, עוד יש לך איזושהי חמלה חברתית. כשנתניהו עומד פה בלי בושה ומתפאר בצמצום פערים ומראה לנו גרפים שבהם הצמיחה עלתה,

איך הוא אמר היום, מובילים מבין כל המדינות המערביות, הוא שוכח דבר אחד: את הגרפים האלה אי-אפשר לאכול, את הגרפים האלה אי-אפשר לתת ל-700,000 ילדים שחיים מתחת לקו העוני. הממשלה של נתניהו, שאת חלק ממנה, לא בממשלה אלא בכנסת, הביאה להגדלת הפערים בין עניים לעשירים, הביאה להגדלת מספר הילדים הרעבים,

הביאה לביזיון של זקנים ניצולי שואה שמגיעים למצב שהם לא יכולים,

הביאה למצב שבו זוג שעובד לא יכול לחלום על דירה אם אין לו משכורות, ולא יכול לסגור את החודש.

אני מסיים, אדוני, פשוט היא הפריעה לי, עשר שניות. הממשלה הזאת כשלה חברתית, כשלה מדינית ובוודאי כשלה ביטחונית, ממשלת הימין הגיבורה. היא צריכה ללכת הביתה ולהתחלף בממשלה שתוביל,

שתוביל, בשמאל? המחנה הציוני בראשות אבי גבאי, שמאל?

ויפה שעה אחת קודם. זה אפשרי, זה בידינו, ואת גם תראי שבעזרת השם, בבחירות הבאות,

אנחנו נשקיף עלייך מהצד הזה של הבית, לא מהצד הזה.

אם אתה תיכנס ואם חצי מהאנשים שיושבים שם. תודה, אדוני.

הכנסת היא לא סידור עבודה,

כן נותן לדבר, למרות שסגרתי את הרשימה, כי אלה החוקים האחרונים.

תקפידו על שלוש דקות.

חברת הכנסת סויד, בבקשה. לחברים שלך, לחלקם אין מה לעשות. סליחה. חברת הכנסת כהן-פארן, ואת אחריה. סליחה. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת ורבין.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, אני מאוד שמחה שאנחנו יוצאים לבחירות. אני אומרת: ברוך שפטרנו, את הראשונה, מעונשו של זה, ואני מאוד מקווה, ההודעה הראשונה הייתה, שהציבור בישראל מבין שהממשלה הזאת, והקואליציה הזאת, פעלה בכל דרך שהיא יכולה נגדו. וכל הפעמים שעמדנו כאן, ועמדתי כאן והתרעתי על חוקים למה לא רואים את זה בסקרים? שפוגעים בנו, שפוגעים בכל הציבור הישראלי, למה

מה שאתם עשיתם בארבע שנים האחרונות לחברה,

הישראלית זה לא ייסלח,

ולא יישכח. השיסוי החברתי, השיסוי שאתם עובדים עליו במרץ, עובדים עליו בכל הכוח, לפרק את החברה הישראלית, כי זה טוב לפוליטיקה שלכם, לפרק אותה כמה שאתם יכולים,

רק בשביל רווח פוליטי.

ארבעה חודשי בחירות לפנינו.

אנחנו עוד נמצא את עצמנו, מה עשיתם, מה? את בעיקר, לא את, הקואליציה שלכם,

זה לא אישי כלפייך, אבל גם את וגם חברייך לקואליציה דרדרתם את השיח הציבורי כאן, הבאתם את האנשים הכי חלשים במדינת ישראל להתחנן אליכם. הנכים, תראו מה עשיתם בשביל הנכים. עשיתם כאילו אתם עושים בשביל הנכים, אבל בפועל הם עדיין מקבלים עוד 400, 500 שקל מ-2,300, פחות מ-3,000 שקל בחודש. עשיתם כאילו שאתם עוזרים לניצולי שואה, עשיתם כאילו שאתם עוזרים לנשים שהאלימות במשפחה פוגעת בהן ומביאה לרציחתן. עשיתם כאילו שאתם עוזרים לילדים.

תקשיבו. אתם יכולים לנסות לייפות כמה שאתם רוצים את הקדנציה האחרונה שלכם, אבל עם ישראל לא ישכח,

את השיסוי שאתם עושים, כאן ובזה אתם מביאים להתפוררות החברתית אולי הכי מסוכנת, שהחברה בישראל עמדה בפניה. עשרות שנים לא היינו במצב הזה, והכול בשביל רווח פוליטי אישי של ראש הממשלה. מכלי האמוניה,

הכול בשביל שראש הממשלה יוכל לבוא ולהמשיך לשבת כאן באדנותיות, לצערך,

אבל בסופו של דבר, כולכם, כל חברי הקואליציה, עמדתם מאחורי ראש הממשלה הכי מושחת שהיה במדינת ישראל אי פעם,

של הפרקליטות, להעמיד אותו לדין על שוחד. תתביישו לכם, מכשירי השרץ, תתביישו לכם. תודה רבה, גברתי. והחברה הישראלית והציבור הישראלי יבואו איתכם חשבון בקלפי בבחירות הקרובות שבאות עלינו לטובה. חברת הכנסת פארן, תודה רבה, גברתי.

חברת הכנסת רויטל סויד, אולי את תרגיעי. פריימריז, פריימריז. מה עם הבחירות? טלי, טלי'לה, זהו. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, השר, חבריי חברי הכנסת, תקשיבו, זה יום מאוד מאוד משמח. זה יום שבו אפשר לנשום לרווחה. כל פעם, במליאה הזו,

במשך חודשים על גבי חודשים, אני לא שומע את אנחות הרווחה.

לאה פדידה מאוד מצטערת, שנוגעים, שאנחנו לא יכולים, רק להישרדות של ראש הממשלה. תגידי, חוקים קטנים, מלאי שנאה, חוקים קטנים,

תככנות, מטוסים ובריכות בקיסריה וכל מיני מימונים.

ואולי גם חוק המלצות, וחוק צרפתי, וכל מיני חוקים שכל המטרה שלהם היא לשמר את הכיסא של המנהיג העליון, שחשוד בשלושה תיקים של עבירות הפרת אמונים ושוחד. והיום,

את יודעת מה זה המלצות משטרה, אחרי חודשים ואחרי שנים,

את היית פליליסטית. פתאום אפשר לנשום לרווחה.

וציבור גדול במדינת ישראל קיבל בחזרה את האוויר. כי מה שאתם עשיתם, הציבור הגדול הזה יבחר שוב. התיאטרון הזה שלכם נגמר. התיאטרון הזה של השנאה, של הפילוג, התיאטרון הזה של השיסוי, נגמר. המזרח התיכון בוער. הביטחון שלנו, במדינת ישראל, רעוע, יוקר המחיה מאמיר, ציבור שלם לא מסוגל לבחור בין תרופות לבין מזון. שלטון החוק, הדבר שהתהדרנו בו, בית משפט עצמאי, פרקליטות איתנה, משטרה שדואגת לביטחון האזרחים, את כל זה אתם רמסתם, כי היה פה ראש ממשלה שחשב רק על דבר אחד: איך הוא צולח את כתבי האישום שיהיו לו. הוא חשב רק על איך הוא יכהן כראש ממשלה עם כתבי אישום. ואתם, מלחכי הפנכה, שיחקתם לידיו, שירתם אותו, אבל זה נגמר. די לפוליטיקה של שנאה, די לפוליטיקה של פחד, המחנק הזה בגרון שאזרחי מדינת ישראל מסתובבים איתו נגמר היום. אנחנו עומדים בפני מהפך, אנחנו עומדים בפני החזרת האוויר לאזרחי ישראל. בטח. יש לכם מנהיג שיכול לעשות מהפך?

יש לכם, די עם הפוליטיקה המאוסה. תודה רבה, גברתי. אנחנו חושבים על המחר. אתם העבר. אבי גבאי, אבי גבאי יעשה לך מהפך. יעשה לה פח.

חברת הכנסת ורבין, בבקשה,

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הכי קל היה לעלות ולנאום עכשיו נאום תוכחה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו: ארבע שנים לא היה פה מבוגר אחראי בבית הזה, לא היה פה אף בן אדם שבאמת היה לו אכפת מיום המחר במדינת ישראל.

שנים, שנים, שנים. אתה יכול להעיד, חבר הכנסת אוחנה, אני שואל. שאני פניתי אליך בפומבי אני רק שואל, זה נאום הלא-תוכחה? ואני אמרתי לך, תואיל בטובך להקשיב לי כי אני הולכת לומר דברים שאתה שמעת מפי גם בתקשורת. ביקשתי מכם: לא הכול זה פריימריז. לא הכול זה פריימריז, לא הכול זה הצעת החוק הבאה המיותרת, לא הכול זה הצעת החוק הבאה שתפלג בינינו. ביקשתי מכם את זה, ואמרתי לכם את זה, ואני רוצה להגיד לכם היום: ארבע שנים לא עשיתם את זה, אבל יש עכשיו מערכת בחירות ואני רוצה להגיד לכם: זה תלוי קודם כול בכם.

שאתם אלה שהשרשתם את התרבות הזאת כאן, בגלל שאתם אלה שהפכתם את הממלכתיות למילה גסה, זה בגלל שאתם החלטתם שאם יש כאן מחנה משמאל שחושב אחרת מכם אז הם מגונים,

אני אמרתי פה עשרות פעמים לימין, אני אגיד את זה גם היום, לחבריי, לאחי ואחיותיי מהימין, אני אגיד לכם את זה ככה: אתם לא המצאתם את הציונות, ולא המצאתם את הפטריוטיזם, ולא המצאתם את הלאומיות. אנחנו שותפים, שותפים הכי טובים שיכלו להיות, לממלכתיות הזאת, אבל אתם אלה שביזיתם אותנו בכל הזדמנות. ואני אומרת לכם גם היום: לא הכול זה פריימריז, ואם מה שאתם עשיתם פה בארבע השנים האחרונות ימשך עד 9 באפריל, או עד 2 באפריל, אתם תחסלו את המדינה, ואתם לא תחסלו אותה בצורה איטית אלא אתם תובילו אותה למקום המסוכן הזה. יש יום למוחרת בבחירות, יש יום למוחרת הרכבת ממשלה, יש אחריות כלפי אזרחי מדינת ישראל. חייב להיות כבר מבוגר אחראי שבאמת אכפת לו, שזה חשוב לו, שחשוב לו איך אזרחי ישראל מסתכלים עלינו ומבקשים מאיתנו קצת ממלכתיות, קצת אחדות. זאת אחריות שמוטלת קודם כול, חברים וחברות, קודם כול על הקואליציה, היא לא מוטלת קודם כול על האופוזיציה. אתם החלטתם שבכל מחיר אתם תגמרו את הממלכתיות הזאת. ואני אומרת לכם: בשנת ה-71 למדינת ישראל, שאת יום העצמאות לה נחגוג כבר אחרי הבחירות, אתם צריכים להחליט אם אתם רוצים כאן מדינה שביחד נלחמים ונאבקים על כל מה ששייך לכולנו, או שלא. זאת בחירה מאוד פשוטה, אנחנו נדע להחליף אתכם, אבל גם כשאתם תהיו אופוזיציה, גם כשאתם, אתם יכולים ללכת לישון.

אני מסיימת. גם כשאתם תהיו אופוזיציה האחריות תהיה המוטלת עלינו להיות ממלכתיים. האחריות מוטלת, תודה, גברתי. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעותיהם של חברי הכנסת סופה לנדבר,

מסעוד גנאים ועיסאווי פריג'

אם כן, אני מבקש מכולם לשבת, אנחנו רוצים להצביע. חברת הכנסת סויד, בבקשה. נא לשבת, אנחנו רוצים להצביע.

היא מבררת, תפקיד בליכוד. משוריינת. ובכן, אנחנו מצביעים על הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 63), בקריאה ראשונה. בבקשה, מי בעד ומי נגד?

37 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים.

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תם סדר-היום,